בוקר טוב לכולם, תודה על כל האיחולים ועל הדאגה. ברוך השם, צריך קודם כול להודות לבורא עולם על זה שעברתי את הקורונה הזאת בלי כל החששות והסיפורים שאני שומע מאחרים. יש נתונים בסיסיים של בן אדם, שאומרים שאם יחלה בקורונה אצלו זה יכול לעשות סיבוב מרשים. אז אני באמת רוצה להודות לבורא עולם על זה שעבר בצורה חלקה, בלי בעיות. בדקתי לעצמי את המדדים כל היום כדי לראות שאני בסדר, עשיתי לעצמי ביקור רופאים כל בוקר והכול היה בסדר,

יעידו היועץ המשפטי ומנהל הוועדה שעבדתי אפילו יותר קשה דרך הזום, בהשתלטות על כמה משברים שהיו במהלך השבוע האחרון. אני רק אומר לכולנו שצריך לדעת שהדבר הזה שנקרא קורונה הוא לא צחוק, הוא דבר אמיתי. אני אומר את זה דווקא בהקשרים שאנחנו בימים האחרונים, שהקורונה מקבלת מוטציה חדשה, שהייתי קורא לה פוליטיזציה של הקורונה. ראינו את זה גם ביומיים האחרונים בוועדה, כשלא הייתי כאן אבל הייתי בזכות הטכנולוגיה. זה מתחיל להיות משהו כמו: נכה בבריאות ונציל את אחוז החסימה או את המנדטים או נייצר מנדטים. נעשתה תחרות עולמית של מי רוצה להקל יותר בכל דבר. שלום, אוסאמה סעדי ידידי. אתה מתפלא לראות אותי? כן, בטח שאני מתפלא. מה נשמע? ברוך השם. בדיוק אמרתי תודה לבורא עולם על זה שעברתי את זה בצורה חלקה וטובה, ואפילו בלי חולשה. התחלתי לומר, אוסאמה, שבימים האחרונים מתפתחת מוטציה חדשה של פוליטיזציה של הקורונה. לא שאתה בעסק,

אבל כאלה שבאופוזיציה, לא אנשים אחראים כמוך. היה לי זמן לעקוב אחרי החדשות, ואני רואה שכל אחד מקדש נושא אחר. נושאים חשובים, אגב, שנאבקנו עליהם בוועדה, אבל כל אחד מנסה לעשות מנדטים אחד רוצה לעשות מנדט על הטייק אווי, אחת עשתה פעם מנדט או שניים על מכוני כושר. אוסאמה, אתמול שמעתי נאום חוצב להבות אש שלו על הנושא של ליגה א' בכדורגל, שהשעו רק את ליגה ב' ולא את ליגה א'. את ליגה א' אישרו.

אישרו ו-ב' ו-ג לא אישרו. אז בני ברק בליגה א', עד כמה שאני יודע, סחנין אני לא יודע...אני רוצה לומר גם לעצמנו, בתקופה עכשיו, גם של החיסונים וגם של הסגר שאנחנו נמצאים בו, שצריך לשים את הפוליטיקה מחוץ לעניין הזה. אין אנשים טובים יותר וטובים פחות, אלה שרוצים דבר כזה או דבר אחר. צריך להסתכל באחריות על העניין. יש לי הרבה ביקורת על משרד הבריאות, הייתה לי הרבה ביקורת על משרד הבריאות, אנחנו מתקנים דברים תוך כדי תנועה. גם במהלך הישיבות האחרונות דיברנו על הרפואה המשלימה והדברים האלה. אבל התחרות הזאת, של מי פורם יותר מהר את הסגר, היא טעות שנשלם עליה. אנחנו נמצאים עכשיו בסגר שעל פי כל היגיון אמור להיות הסגר האחרון. אינשאללה. נעשה באחריות, בלי קיצוניות, בשום שכל ובצורה שלא על כל דבר קטן שהצלחנו להשיג ולעשות אז עכשיו רוצים עוד שלושה-ארבעה דברים חשובים לא פחות, כי אין לדבר סוף. לדוגמה, ההחלטה שהממשלה קיבלה להשאיר את החינוך בחלקו הייתה החלטה טובה, אז באו ותיקנו שיהיה החינוך כולו. בינתיים התיקון של החינוך כולו החזיר את זה חזרה לרמזור והרמזור הוריד 50% מבתי הספר.

לא עשינו כלום. לכן אני אומר דבר אחד: עם כל הביקורת על תהליכים כאלה ואחרים שהממשלה עשתה ועל תהליך קבלת ההחלטות, אני חושב שהדברים שנעשים עכשיו הם נכונים. הסגר עכשיו הכרחי, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה קצר ככל האפשר, להגיע לסביבות השבועיים עד שלושה גג. זה תלוי בנו, זה תלוי בציבור וזה תלוי בנבחרי הציבור, במסר שהם יעבירו ומעבירים כאן מהישיבות. הניסיון שהיה כאן אתמול, להפיל את כל התקנות, ועמד כאן בצורה אמיצה מאוד ממלא מקומי בשבוע וחצי האחרונים, חבר הכנסת מלכיאלי, עמד בגאון בעניין הזה, אני חושב שבאחריות גדולה. כל אחד יכול להיות פופוליסט; גם לנו יש טענות כאלה ואחרות שיכולנו לעשות עליהן קריירות, גם לנו יש בחירות, גם אנחנו רוצים להופיע כמו דוקטור למרות שזה לא דוקטור לרפואה לתת עצות ולנסות לשאוב מנדטים כאלה ואחרים.

זה לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו הוא לנהל באחריות את הדבר הזה ולנסות להגיע סוף כל סוף לסיום העניין. אני חושב שעם החיסונים ואם הסגר יביא את התוצאות שלו, בתוך תקופה קצרה נוכל להתחיל לריב על הדרכון הירוק. אני גם מודיע כאן בוועדה שאני מתכוון לעשות דיון, אולי אפילו מחר, בנושא של סטטוס הפרויקט של הדרכון הירוק. לדעתי הוא דבר חשוב מאוד לאותם אלה שמתחסנים, לאותם אלה שכבר חלו למרות שהיום כבר יש לי בעיה של ניגוד עניינים כשאני אומר את זה, אבל אמרתי את זה כבר חודשיים קודם. דיברת קודם. אתה כבר עם דרכון ירוק.

אז היועץ המשפטי של הוועדה הוציא לי חוות דעת שמאחר שחודשיים ברצף דיברתי על זה, אני יכול להמשיך גם עכשיו. לכן אני אומר עוד פעם: בואו נהיה אחראים. יש בחירות, הכול לגיטימי, זה בסדר, בואו לא נשחק עם בריאות הציבור בבחירות. אני רוצה להודות מכאן לחבר הכנסת מלכיאלי על שבוע של ניהול מצוין של הוועדה. יש לי הרבה מה ללמוד, אשב אתך היום ותסביר לי כמה דברים. ראיתי באמת דברים שאני חייב ללמוד איך לעשות אותם. תודה לצוות שנתן תמיכה לכולם, ותודה לאוסאמה, כמובן. אוסאמה זה בילט-אין, הוא תמיד - - - אוסאמה הפריע במינון נכון. עכשיו נעבור במעבר חד לסדר-היום שלנו. על סדר-היום שלנו הצעת תקנות חדלות פירעון, במסגרת החקיקה שהייתה לפני שלוש שנים, שהייתה חקיקה דרמטית וחשובה למדינה ולאזרחי המדינה. חלק מזה היו תקנות שבגלל צוק העתים לא הגיעו למימושן, אעשה כל מאמץ מבחינתי ואני מקווה מאוד שלא יפריעו לי לממש את זה, להגיע לסיום שלהן. כמובן, לאחר שנצלול אליהן כמו שצריך. אם נצטרך עוד ישיבה נעשה עוד ישיבה, אבל נעשה את זה בצורה המהירה ביותר שאפשר ואני מקווה שזה גם יתאפשר לנו במצב של הכנסת היום. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שצריך להעמיק בדברים האלה. יש פה חשיבות גדולה מאוד להמון אנשים. החשיבות היא לא רק לנאמנים שיהיו או לנאמנים שלא יהיו ולא ללשכה כזו או ללשכה כזו ולא לגוף כזה או לגוף כזה או אחר, אלא בסוף זה מה שאמור לשרת את האזרח גם את אותו אחד שהסתבך והגיע לאן שהוא הגיע וגם אלה שהוא גורר אותם בעקבותיו, וזה הרבה מאוד אנשים, במיוחד בתקופת הקורונה או אפקט הדומינו שלאחר הקורונה שבטח ובטח יהיו הרבה יותר תיקים מהסוגים השונים בצורות שונות,

אני רואה את זה בכובד ראש. אוסאמה סעדי ליווה את הנושא של חדלות הפירעון גם בקדנציה הקודמת וגם כאן עכשיו. הקדנציה לפני לפני לפני, בכנסת ה-20. אנחנו כבר בכנסת ה-24. סיימתי את כל הקדנציות שלי.

אתה רק מתחיל עכשיו. ארבע קדנציות. מספיק. יש לנו כותרת: הרהורי פרישה של אוסאמה. לכן אני גם בטוח, אוסאמה, שתלווה אותי בעניין הזה, גם נעשה החלפות מדי פעם בנושאים, וכבר מראש אני מודה לך על כך. גם מיכאל ידידי, שעסוק יום ולילה בחקיקה

בחקיקה צרכנית - - - הוא שיאן החקיקה בכנסת הזו. ושיאן החקיקה בכנסת הזאת. בעזרת הוועדה, ברוך השם. ויש לי חלק, לפחות ב-50% מהחקיקות שעברו. כמה חוקים העברת? ארבע. אני העברתי שלוש. אני מקווה,

שגם אתה תלווה אותנו בהמשך הדיונים. עד כאן הפתיחה שלי, ועכשיו הצעות לסדר-היום ונתחיל לעבוד.

אדוני היושב-ראש, בוקר טוב למנכ"לית, לצוות. אני מרגיש כאילו חזרנו לכנסת ה-20 בשנת 2016 2017, שהיינו פה עשרות ישיבות. קודם כול אני רוצה לברך אותך על שהחלמת וחזרת אלינו מהר. באותה הזדמנות אני גם מאחל החלמה לחברנו חבר הכנסת דוד ביטן, שנאבק בגבורה.

חושב שיש שיפור, אני בקשר עם המשפחה, וגם למנהלת - - - גם אני. אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו מבית החולים על נושא אחר,

גם למנהלת הקואליציה, למרות שאנחנו באופוזיציה, אנחנו מאחלים למנהלת הקואליציה עליזה בראשי - - - מנהלת אגף הקיזוזים אצלכם, אתה מתכוון. היא חברה לפני שהיא מנהלת. גם היא בבית חולים הדסה, אז אנחנו מאחלים גם לה החלמה מהירה. אם אפשר, גם ציונה. ציונה שלנו, אחת העובדות המסורות בכנסת. ניסיתי להתקשר אליה כמה פעמים, לתת לה עצות טובות לקחת לימון וויטמין C, ויטמין D, אבץ וכל מה שמסתובב אצלי על השולחן בבית. נאחל לה רפואה שלמה ומהירה. לכל החולים החלמה מהירה. אני לא חושב שאנחנו עושים פוליטיזציה מהעניין הזה. לא לא, לא אתה. לא, גם אני. הדיונים שהיו כאן והוויכוחים היו דיונים ענייניים. אני חושב שגם בתוך הקואליציה הייתה הסכמה לגבי חלק מהנקודות שהעלינו, אפילו העניין של טייק אווי, רפואה משלימה או עסקים שקשורים, דרך אגב, לנושא שלנו של התקנות ושל חדלות הפירעון. אפילו הגשתי דיון מהיר אצלך על מספר התיקים הגדול ביותר בחודשים האחרונים, הבקשות לפשיטת רגל ולהכרזה על חדלות פירעון. כונסי נכסים ודברים מהסוג הזה. בדיוק. אולי כדאי שנשמע גם מהמנכ"לית והממונה כבר לא אומרים כנ"רית והצוות, נשמע נתונים עדכניים. אכפת לנו בהחלט מהעניין של בריאות הציבור, בראש ובראשונה, במיוחד אני, שבא מחברה שבה יש תחלואה גדולה והרבה יישובים הם אדומים וכתומים. שמעתי היום שיש בעיה בחיסונים. אין תחנות ואין נהירה לחיסונים. אנחנו רוצים שתהיה נהירה הפעם. ראש הממשלה אחראי על

אני מנצל את ההזדמנות וקורא לכולם למלא ולהקפיד על הוראות משרד הבריאות. וללכת להתחסן. וגם ללכת להתחסן, זה חשוב מאוד. לענייננו, החוק שחוקקנו בכנסת ה-20 הביא למהפכה גדולה, אבל היו חסרים כמה סוגים של תקנות על מנת שנכסה את כל הנושאים. אחד מהסוגים של התקנות זה תקנות מינוי הנאמנים, שעכשיו נתחיל לדון בהן. כמובן, זה מעורר הרבה,

נאמנים, עבודה, עורכי דין ורואי חשבון. היום יש הרבה ביקוש לעבודה ולהתמנות כנאמנים, בין אם זה לתאגידים ובין אם ליחידים. אני מזכיר לעצמי, גם לצוות של משרד המשפטים וגם לוועדה, שאז היה היושב-ראש חברנו לשעבר ניסן סלומינסקי, שהזמנו הרבה מומחים בתחום הזה, אפילו הנשיא לשעבר אורנשטיין היה אורח בכמה ישיבות. שמענו אותו ושמענו עוד. אני אומר את זה, כי ראיתי הערה של לשכת עורכי הדין, שלא התייעצו אתם ולא שאלו אותם. המטרה שלנו היא שאנחנו רוצים חוק חברתי

שגם הכותרת היא לא "פירוק" או "פשיטת רגל", אלא גם השם נבחר כדי להראות את המטרה ואת הרציו של החוק הזה חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לכן חשוב מאוד שנקפיד. אני חושב

בעל תפקיד צריך להיות קודם כול מקצועי, לדעת את המטריה. למשל, כשהייתי עורך דין אף פעם לא התעסקתי בתחום הזה ולא התקרבתי. יש כאלה שמומחים בתחום הזה, וצריך גם לפתוח דרך לאלה שרוצים, לא רק לעשות רשימה סגורה. שלא יישאר מועדון סגור. מועדון סגור, ואנחנו יודעים כל מיני טענות על בתי משפט שממנים. לכן, קודם כול צריך להיות מקצועיים, צריך השתלמויות לעורכי דין, במיוחד צעירים, שצריך לשלב אותם. לא רק עורכי דין, דרך אגב. עורכי דין, רואי חשבון כל בעלי התפקידים. שוויון חשוב מאוד וגם שקיפות. אני חושב ששלושת המרכיבים האלה חשובים מאוד, וכשנצלול לתוך הסעיפים יש כל מיני הערות איך לשפר את הדברים האלה. אבל אני מברך - - - אני רוצה לתקן אותך אנחנו מחדדים יחד: השוויוניות צריכה להיות לא בסוף. אם אתה הולך על מקצועי ועל פרמטרים כאלה ואחרים, לפעמים זה יכול להיראות לא שוויוני בסוף. אני מדבר על שוויוניות בהזדמנות, זאת אומרת שבאפשרות להיכנס לעניין הזה שם תהיה השוויוניות. התוצאות כבר לא משנות, לא אספור אחר כך כמה יש כאלה וכמה יש כאלה.

אני מוסיף עליך.

מסכים בהחלט. רציתי לשאול גם על התקנות שאנחנו מחכים להן בנושאים אחרים הנושא של דמי מחיה והדברים האלה איפה זה עומד, כי גם זה חשוב מאוד על מנת שהחוק יהיה כוללני ומקיף. תתייחסי גם לזה בסוף הדברים. גברתי ממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים לעוד זמן רב,

בבקשה.

גם אני אנצל את הבמה לברך אותך עם שובך. ברוך רופא חולים. תודה. אחרי שדיברתם, אני חושבת שזה ביטל לי את כל הקדמת הדברים, כי הקדמת הדברים רצתה להתייחס לשניים: בסוף יש פה חקיקה משמעותית שנכנסה לתוקף לפני שנה ורבע בערך וקבעה הסדרים חדשים בתחומים שונים, בין היתר, גם בנושא של מינוי בעלי תפקיד. החוק ממצב בעל תפקיד כגורם משמעותי, שלזהות שלו יכולה להיות השפעה דרמטית על ההליכים על ההצלחה שלהם או על אי-הצלחה שלהם. כשאנחנו מניחים את התקנות כאן כלומר השר, כמובן, בהמלצה שלנו אנחנו באים להגשים שני ערכים: ערך אחד הוא ערך המקצועיות. כל אחד בעתיד יוכל להיות, אבל לא כל אחד מיד יכול להתמנות, בטח לא בתיקים שנדרשים בהם ניסיון, ידע והבנה. מצד שני, אנחנו רוצים לפתוח את השורות. אגב, זה גם חלק משמירת המקצועיות, כי ברגע שזה מועדון סגור אין תחרות ולא זרימה של הדור הבא. אנחנו רוצים להבטיח את שני אלה מצד אחד מקצועיות ומצד שני אפשרות לפתוח את השורות גם לשחקנים חדשים. כשאני אומרת שחקנים חדשים, הכוונה היא גם לעורכי דין צעירים יותר בניסיון או בוותק וגם לפרופסיות נוספות, שהן מאוד מאוד רלוונטיות הכוונה,

לרואי חשבון במיוחד כשאנחנו מדברים על תהליכי שיקום עסקיים, של תאגידים. ראינו, ויש הרבה הערות ואפשר לדייק את המנגנון. כמובן, אין מחשבה שמה שנקבע לא ניתן למחיקה. אנחנו פתוחים לשמוע, הגענו כבר עם מספר הצעות לתיקון אחרי ששמענו את ההערות. אני מציעה שנצלול לתוך התקנות ונתקדם על פי ההסדרים. היו חילוקי דעות בין משרד המשפטים לבין הממונה? סליחה שאני שואל. חילוקי דעות תמיד יש. אוי ואבוי - - - אני מתכוון לא בגיבוש של הדברים, אלא היום.

אנחנו צועדים יד ביד עם ייעוץ וחקיקה, ההסדרים מקובלים על שנינו.

כמו שאני מכיר אותך, בטח כבר באת גם עם כמה הצעות. רק אומר שחבר הכנסת סעדי התייחס לטענה שעלתה במכתב של לשכת עורכי הדין, שלא נועצו עם השופטים. הייתה היוועצות כזו, יש הערות שהתקבלו מהם, חלקן הוטמעו בנוסח, חלקן ראויות להישמע, בעיניי, ואולי להכניס תיקונים נוספים. חבר הכנסת סעדי יצא, אבל אעדכן כי סט משמעותי נוסף של תקנות זה הנושא של תקנות דמי מחייה בכבוד. בהקשר הזה אומר ששר המשפטים מינה צוות בין-משרדי, שכלל נציגים - - - אלה תקנות שהן חלק מהחוק של חדלות פירעון? כן, אחד הסטים המשמעותיים. ומתי היו אמורות להיות התקנות האלה? גם הן כבר היו אמורות להיות? כל הסטים היו אמורים להיות בכניסה - - - ממש חבל. באמת בצוק העתים זה לא הגיע. ישבה ועדה, שהייתה מורכבת מנציגים של משרד המשפטים, ההוצאה לפועל, משרד הרווחה ומשרד האוצר, והגשנו לשר המלצה לטיוטת תקנות. אני לא יודעת אם עכשיו, לאור הסיטואציה הפוליטית, הן יכולות להתפרסם להערות הציבור, אבל הן מוכנות כבר לפרסום להערות ציבור, הן כבר עברו את אישור השר עם תיקון שהוא ביקש להכניס במודל שהצענו. זה היה סיפור גדול להצליח להביא מצד אחד את משרד הרווחה והסיוע המשפטי ומצד שני את משרד האוצר להסכמה על נוסח. הסיפור היותר גדול יהיה אם נצליח להעביר את זה עכשיו ולא לחכות עוד כמה חודשים בגלל הבחירות. בסדר גמור. תיכף נצלול, אבל בינתיים יש כמה בקשות דיבור שאני חושב שכדאי שנשמע בהתחלה שוב, אם מדובר על דברים כלליים, כי בדיון עצמו בסעיפים ניתן. אבל קודם כמה מילים של היועץ המשפטי. שתי הערות קצרות.

אני רוצה לחדד מבחינת המסגרת שאנחנו נמצאים בה, של התקנות האלה שעוסקים בכללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים, לגבי החשיבות שלהן, כי לפי חוק חדלות פירעון כל הנאמנים שממונים, הן בתאגידים והן ביחידים, הם מתוך רשימת הנאמנים. החריג היחיד לזה הוא שביחס לתאגיד, בסיטואציות חריגות אפשר למנות את הממונה לנאמן ואפשר למנות נושא משרה בחברה לנאמן, אבל ברגע שזה מישהו חיצוני הוא חייב להיות מתוך הרשימה, הן בתאגידים והן ביחידים, ולכן זו רשימה שהיא בעלת חשיבות מאוד גדולה. בין אם השופט הולך עם ההמלצה שהממונה נתן לו ובין אם לאו, עדיין זה חייב להיות מתוך הרשימה. זה לגבי החשיבות של הרשימה, שהיא מכסה את מי שיכול לעסוק בתחום הזה. הדבר השני, הפנינו את תשומת לב הוועדה אני חושב שעל זה היו רוב ההערות של הגורמים החיצוניים שמה שצריך לשים לב אליהם זה לשני דברים מרכזיים ששניהם קשורים בזכות לחופש עיסוק. האחד מהם חבר הכנסת סעדי התייחס לזה קודם הוא אפשרות כניסה לכוחות חדשים, שזה לא ישמר איזשהו מבנה כוח קיים אלא יאפשר לשחקנים חדשים להיכנס. זה היה דבר מאוד משמעותי לאורך הליך החקיקה, דובר עליו הרבה בהקשר לסעיפים הרלוונטיים האלה. זה דבר שחזר הרבה וודאי שהתקנות אמורות להגשים את זה וזה יהיה,

מוקד אחד לדיון. המוקד השני לדיון: תמיד כשיש רפורמה חדשה, אפשרות ההשתלבות של אנשים שהם הרבה מאוד שנים בתחום.

האיזון בין שני הדברים האלה הרצון לפתוח לשחקנים חדשים ומצד שני הרצון להקל על מי שעוסק 10 20 שנים בתחום, שהשוק ימשיך ליהנות מהניסיון שלו גם במשטר החדש.

שמבחינתנו לפחות, אלה הן שתי הנקודות המרכזיות שהן במוקד וגם מההערות שעלו מהציבור אני רואה שאלה גם שתי הנקודות המרכזיות שעליהן היו ההערות השונות. סליחה, סיגל ענתה על השאלות? כן, אבל אי-אפשר שידור חוזר כל פעם. היא אמרה שהתקנות הנוספות שדיברת עליהן, אחרי ועדה שמינה שר המשפטים, יש כבר מסקנות. אמור לצאת תזכיר לציבור, השאלה רק אם צוק העתים עכשיו לא יעכב את העניין הזה בכל מה שקשור לדמי המחייה, מה שאמרת. וצוק העתים לא קשור לתקנות האלה? כרגע לא. בוא נתקדם ונשאל כמה שפחות את האלה, יותר טוב. אלה כבר הונחו לפני - - - עד מתי אישרנו את הרשימה הקודמת? עד 1 במרץ. אבל ממילא אותו הסדר ימשיך לחול עד תום שלושה חודשים. לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, בגלל שזה בתקופת בחירות יש איזושהי הארכה. זה לא מספיק לאשר את התקנות, אישור התקנות - - - יש אופרציה שלמה. - - את התהליך, שבסוף התהליך בעוד כמה חודשים תהיה רק רשימת הנאמנים. אם נתקדם עכשיו זה יוכל להיכנס בפועל בעוד כמה חודשים טובים, אז בואו נקווה שאף אחד לא יפריע לנו ונוכל להתקדם עם זה הלאה. ד"ר שלמה נס ידידי,

בשביל הגילוי הנאות ידידי. בוקר טוב. קודם כול, אני רוצה לברך אותך. דאגנו לך מאוד, חיפשנו לאחל לך רפואה שלמה ואני מודה לקדוש ברוך הוא שרואים אותך מחייך כאן אתנו מהר. זה סימן טוב.

אז קודם כול, שמחים מאוד. אני רוצה עוד מילת הקדמה קטנה; בחודשים האחרונים אנחנו מלווים חלק גדול מאוד מהמגזרים שנפגעו ממשבר הקורונה. ישבנו עם שר המשפטים כמה פעמים וגם עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני חקיקה ותאגידים. היו אמורים להביא חוק, גם לפתור את המצב שלא מאות אלפי עסקים ייכנסו לפירוק כתוצאה מהמשבר. אני לא חושב שזה התקדם. אני מנצל את ההזדמנות שאני נמצא כאן ונמצאת גם מנכ"לית המשרד כדי להאיץ בהם. זה חשוב, אחרת אנחנו יכולים לראות חצי משק נכנס לחדלות פירעון בקרוב, ואנחנו לא מעוניינים בכך. אז אני מבקש שוב, אם אפשר לקדם את זה. היה לנו קשר ארוך על זה, חשוב מאוד לקדם את זה, זה חלק מחקיקת הקורונה, שהיא תקופת חירום, שנדרשת. לגבי התקנות שנדונות פה היום, קודם כול, אני אומר בצורה הכי עדינה שיכולה להיות: זהות בעל התפקיד בתיקים לפעמים גוזרת אם התיק הזה מצליח להביא לשיקום והבראה או שכולם הולכים הביתה ומשלמים מחיר כבד מאוד. אז זה באמת נושא מאוד מאוד כבד, ודנו עליו הרבה מאוד בוועדה בתהליך חקיקת החוק. אני בכוונה אומר את זה, מכיוון שיש ויכוח אם כל נושא הרשימות עובד בפועל, אבל זה לא כל כך חשוב. החוק קבע שצריכה להיות רשימת אב כללית, שקודם כול אנשים יהיו מתוכה, כמו שאמר היועמ"ש. אנחנו חושבים שזה חשוב. אחזור על מה שאמרתי גם בדיוני הוועדה בחקיקה: אני מוכן שבכל תיק שאני מתמנה ימונה מישהו חדש,

ולהכשיר אותו וללמד אותו, כי אני חושב שזה חשוב מאוד ללמד ולהכשיר אנשים בתחום הזה, שהוא תחום קשה וחשוב מאוד. אנחנו גם מעבירים קורסים כדי ללמד אנשים. יש כמה נקודות במסגרת התקנות, שאני חושב שהן לא נכונות, וחלקן גם הוזכרו בהערות של לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון. בנושא של תאגידים, בעיקר כשמדובר בהפעלות של תאגידים או בתיקים מורכבים, אין שום מקום להפרדה לרשימות למחוזות. אנחנו לא ארצות הברית עם 50 מדינות, אנחנו מדינת ישראל. זה לא נכון, קשה מאוד גם כך למצוא לפעמים אנשים מתאימים לתיקים. צריכה להיות רשימה אחת שלפי העניין יציעו מתוכה, המחוזות יכולים להתאים אולי לפשיטות רגל או לדברים אחרים, בתאגידים ובהפעלות בדברים המורכבים. זה פשוט חסר היגיון, זה לא נכון וזה עלול להביא למצב שלא יוכלו למנות אנשים מתאימים. אני חושב שבהפעלות אין מחוזות. חברי העורך דין נס, הרשימה היא ארצית, היא לא רשימה מחוזית. אם אני זוכר נכון את מה שהספקתי לעבור עליו, הבנתי שבהפעלות זה לא לפי מחוזות. לא במפעילים ולא במורכבים. מצוין. אחרת, ראינו לפעמים שופטים מתקשים, ממנים אנשים בעייתיים מאוד. אז ברור שכיוונו לדעתך. יש לי כובע כפול אני גם עורך דין וגם רואה חשבון אבל אני אומר משהו לטובת העניין. תקנה 17, שמדברת על המפעילים, יש סעיף 173ה שמרחיב לגבי עורכי דין, צריך להוסיף סעיף כזה לגבי רואי חשבון, כי במפעילים יש חשיבות עצומה לרואי חשבון. אם לא יפתחו את זה פשוט לא יהיו אנשים ברשימה - - נכון,

- - לכן חשוב לפתוח את זה כמו שפתחו לגבי עורכי דין, בדומה לנושא של ניסיון בתחום, כמו שמופיע בהגדרות. לגבי הנושא של בחינה, אקדים ואומר משפט. אני מלמד את הקורס בכמה אוניברסיטאות, אני מחבר בחינות, אני מכיר את החומר, אין לי בעיה עם הקטע הזה, אבל נדמה לי שלערוך בחינה לאנשים מסוימים שנמצאים במקצוע הרבה מאוד שנים, זה יגרום לבעיות קשות מאוד. היה בג"ץ בזמנו בתחומים אחרים, שקבע שהגבלת עיסוק כתוצאה מבחינה כזאת במקצוע זה בעייתי מאוד. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם למה שמקובל בעולם. בעולם בתחומים שונים ובמקצועות שונים דורשים השתלמויות שנתיות בשביל להמשיך להיות ברשימה. אני חושב שזה ישיג את התוצאה הרבה יותר טוב מאשר בחינה, שאני לא בטוח שגם אנשי הממונה יעברו אותה, אני אומר בכנות. זה לא פשוט, ראינו את הבחינות של לשכת עורכי הדין. חובת השתלמות שנתית בתחום הזה, בקורסים שהממונה יכולה לרכז, אני חושב שזה יותר ישיג את התוצאה ואת ההכשרה הנכונה מאשר איזה מבחן שיתחילו להתווכח, ואני לא בטוח שזה יחזיק מעמד בבג"ץ. גם לגבי הקידום ברשימות זה לא צריך להיעשות רק לפי הציון שקיבלו בבחינה,

אלא זה צריך להיעשות לפי הניסיון בתיקים ולפי דברים אחרים, וראיתי שגם הלשכות העירו על זה. בעיניי הנושא של הבחינה מאוד בעייתי לא בגלל שלי יש בעיה עם זה, אני חושב שתהיה בעיה לאנשים במציאות וזה יעורר בעיות קשות מאוד. אגב, הערה קטנה לגבי הבחינה. בנושאים של הבחינה כתבו שם גם את נהלי הממונה. עם כל הכבוד, הנהלים של הממונה הם נהלים פנימיים,

הם לא בעלי מעמד חוקי. אני לא חושב שבבחינות צריך לבחון עליהם. מי שעוסק בזה, ממילא צריך להכיר את זה, אבל אני לא חושב שראוי לכתוב את זה בתקנות. בעיניי זה קצת מרחיק לכת. אני חושב שגם ביחידים, בפשיטות רגל מורכבות, ראוי שתהיה רשימה מורכבת שבנויה לא לפי מחוזות אלא לפי נושאים שמורכבים. צריך לפתוח

איך אנשים מתקדמים לרשימות הגבוהות יותר כי לפי מה שמנוסח כרגע, קשה מאוד להתקדם. צריך לפתוח את זה. ראיתי את ההערות שכתבו הלשכות, ובהקשר הזה אני מסכים לחלוטין עם מה שהן כתבו. תודה. סיגל ומיכל, אני רוצה לשאול בעניין הבחינות שתי שאלות. ברמה העקרונית, אני מסכים עם מה שאמר ד"ר שלמה נס. לאו דווקא בגלל חופש העיסוק. סתם אני חושב שעורך דין עם 20 שנה ניסיון בתחום ייפול על יום לא טוב בבחינה - - - עורך דין אחרי 10 שנים,

תגיד לו לעשות בחינה? אבל באמת, בתנאי הסף צריך להראות ניסיון, אולי להביא כמה פסקי דין, כמה תיקים ניהל. זה יותר חשוב מאשר בחינה. במיוחד בתיקים האלה, חשוב להראות ניסיון ופרקטיקה. לא ראיתי,

שכאשר מישהו רוצה להיות מומחה ולעבוד בדין השרעי או בדין הרבני, עושים לו בחינות, או כאשר מתמחים בנזיקין - - - יש הבדל. בטח יש הבדל, אבל בכל זאת. אנסה לענות גם לחשש.

לגבי הרשימות - - - אני רוצה להמשיך ואז תעני יחד,

השאלה היא אם אפשר השתלמויות, מי שרוצה להיכנס צריך לעבור כמה קורסים ולהביא תעודות שהוא למד את הנושא הזה. בחינות תיאורטיות, אני לא חושב שזה יכשיר וייתן את הכלים המעשיים והפרקטיים לניהול תיקים, בין אם זה תאגידים ובין אם זה יחידים. שאלה שנייה: עורכי דין ורואי חשבון שעובדים שנים, צריכים לעשות בחינות חדשות? ברשותך, אחדד עוד. אני חושב שהדיון עכשיו חשוב, כי אנחנו כבר מנצנצים את הנקודות וכשנגיע אליהן יהיה יותר חלק. מהדברים שאמר חברי שלמה נס וגם מה שאוסאמה חידד, אני אומר שחופש העיסוק פחות מטריד אותי. אני לא משפטן כזה דגול, ככה שאני לא יודע, כי אם יגידו בכל פעם שמבחן נגיע בחופש עיסוק אז בכלל נגיע למקומות לא - - - אני חושב שיש פה בעיה, בגלל שיכול להיות מצב של אנשים ש-20 שנה מתעסקים בתיקים כאלה וביום לא טוב, עם חשש לקורונה, הם נופלים במבחן ונעשה להם אות קין בתחום.

שאמר גם שלמה, אני רואה חשיבות יותר גדולה בחובה לעשות השתלמות אחת לכמה זמן, בגלל שכללי המשחק משתנים. יכול להיות עורך דין מדהים שמטפל כבר 30 שנה בתיקים, אבל אם הוא לא עבר את ההשתלמויות של התקופה האחרונה, של הדברים שקורים בתקופות האחרונות

לכן אני רואה חשיבות לא פחותה דווקא להשתלמויות. אולי הבחינות צריכות להיות בסיסיות מאוד. אבל גם לא יכול להיות מצב שמי שעבר בחינה הוא חבר מועדון לכל החיים גם אם הוא לא עושה השתלמויות וגם אם הוא לא עושה שום דבר אחר. אני חושב שזו תהיה לקונה אם נברח מזה. אנסה לענות על הדברים כסדרם. קודם כול, הרשימות של מפעילים ושל מורכבים לא כרוכות במעבר בחינה, ולכן אותם אוטוריטות בתחום באמת אוטוריטות שמתמנים בתיקים כאלה לא צריכים לעבור את הבחינה. הבחינות הן לרשימות הבסיסיות, גם ביחידים וגם בתאגידים. גם פה אפשר היה לטעון שיש בעלי תפקיד שעושים את זה מספר שנים, למה הם צריכים לעמוד לבחינה. על זה אענה כך: קודם כול, הבחינה היא לא בחינה שמטרתה להכשיל, ולכן אני מעריכה שמי שעוסק בתחום מספיק שנים, גם אם הוא יבוא ביום טוב של חשד לקורונה, הוא יעבור את הבחינה הזאת. הוא אמור לעבור אותה בהליכה, ואני בטוחה שגם יעברו אותה בהליכה. אם יש לו חשש לקורונה, אני מודיע לו שאסור לו לבוא. הוא חייב להיכנס לבידוד.

זו בחינה שלא אמורה למנוע ממי שעוסק בתחום להיכנס, אני מצהירה על זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. שיעורי המעבר, אני בטוחה שיהיו שיעורי מעבר גבוהים, אלא אם כן יש מקרה קטסטרופה של מישהו שהוא לא בכיוון בכלל. למה כן חשוב לעמוד על הבחינות, לפחות בשלבים הראשונים, לפחות בבחינות הבסיסיות? מה המשמעות?

הייתה הצעה של הלשכה שעורכי הדין שעוסקים בתחום יקבלו את הציון המקסימלי או ייבחנו אך ורק על פי אמות המידה האחרות של ריאיון, של ניסיון וכיוצא בזה. בסופו של דבר, הבחינה היא כלי סינון ראשוני של אותם מאות או אולי אפילו אלפי מועמדים שיצטרכו להגיע לריאיון בפני הוועדה, ויהיה מספר מוגדר של אנשים שיגיעו לריאיון הזה כי אחרת נסיים את הקמת המאגר מתי שהוא אמור לפוג. אם מראש ניתן לכל מי שעוסק בתחום כרטיס ירוק, כרטיס מעבר לשלב הראיונות, אנחנו מכשילים מראש את הסיכוי לאפשר לכוחות חדשים להיכנס למשחק הזה. לכן שלב הבחינה, שהוא שלב שמי שעוסק בתחום אמור לעבור אותו בלי

ישמור לנו גם על הצורך להבטיח רמת מקצועיות בסיסית כי אם אתה לא עובר את הבחינה, שהיא בחינה בסיסית, כנראה באמת מקומך לא אתנו ומצד שני, הוא יאפשר הזדמנות שווה בתחילת התהליך לכוחות חדשים שמבקשים להיכנס ולא לאפשר אני לא אוהבת לקרוא לזה מועדון, אבל כך נהוג לכנות את זה לאותו מועדון סגור להמשיך לשלוט במגרש. אני רוצה להתייחס להערה של עורך דין שלמה נס לגבי הבחינות שנוגעות להנחיות הממונה. בכל הכבוד, מי שנתן את התוקף החוקי להנחיות הממונה לנאמנים זה המחוקק. בסעיף 272 הוא קבע שממונה רשאי לתת לנאמנים הנחיות כלליות, לא הנחיות ספציפיות, לעניין ביצוע תפקידיהם והפעלת סמכויותיהם לפי חוק זה, ולכן הנחיות הממונה הן חלק מהמערכת הנורמטיבית שעל פיה אמורים בעלי התפקיד לפעול. זה לא אקס-טריטוריאלי לחוק, זה נובע ויונק את סמכותו מכוח החוק. אני מבין את הרציונל, אבל בעלי התפקידים עורכי דין, רואי חשבון שעובדים בזה, להגיד להם עכשיו שחייבים לעבור בחינה - - - הם עוברים את זה בהליכה. לא משנה בהליכה. אני אומר שזה מעליב.

לעורך דין שעובד כבר 10 15 שנים, שכבר אוכל את התחום הזה בלי מלח - - - אוסאמה, אני מקבל את דעתך, גם אותי זה הטריד. מה אתה מציע לעשות? גם אני חושב שלקחת עורך דין שכבר מונה על ידי בתי המשפט עשר פעמים בתיקים מורכבים, שמגיע לבחינה ויושב ליד בחור צעיר זה בסדר, זה לא נורא, אבל

אם אנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה,

אם אתה אומר שהניסיון הוא כרטיס פנימה, אתה מייצר בעיה. פה יש ריאיון. אני מנסה לחשוב: אלה עם ותק של מעל עשר יהיו פטורים? קודם כול מי שכבר נמצא ברשימות האלה, התמנה בעבר. הכנ"ר בתוארו אז או הממונה - - - עברו בחינה. גם אם לפני כן היה להם ניסיון של 20 שנה,

הם צריכים עכשיו עוד בחינה? למה צריך עכשיו עוד בחינה? אגב, לי לא היה אכפת להכיר בציון של הבחינה שהם ערכו אצלנו, הבעיה היא שהבחינה הזאת הייתה וולונטרית, היא לא הייתה בחינה מכוח הדין. אבל ביחידים, לא בתאגידים. אני חושב שמדברים פה בעיקר על תאגידים. כמו שאמרנו, הבחינות בתאגידים הן רק לרשימות הבסיסיות, הראשוניות. צריך לשים את הדברים על השולחן ולהגיד שרוב המאסה במדינת ישראל יש בשנה בערך 1,100 תיקי חדלות פירעון של תאגידים, מתוכם בערך 800 תיקים הם תיקי מדף, שהם ברמה הכי בסיסית. יש חופש עיסוק ולא אגיד לבן אדם שהוא over qualified, אבל אני מניחה שמי שירצה להתמנות לרשימות האלה הם ממילא עורכי דין שאין להם ניסיון בתחום הזה. אוסאמה, מה שחידדה סיגל קודם זה שלרשימות של המפעילים והמורכבים זה בלי בחינה. לכן עורכי הדין הבכירים שעוסקים בתחום, שירצו מן הסתם להיות ברשימה של המורכבים או ברשימה של המפעילים, הם יוכלו רק דרך ראיון אישי. המבחן הוא רק לרשימה הבסיסית של התאגידים ולרשימה הכללית של היחידים, אלה שתי הסיטואציות. זה פתרון חלקי, השאלה היא אם הוא מספק. המבחן הוא כאילו משוכה, אבל היא משוכה שפותחת את האפשרות לכולם. שאלת אותי מה האלטרנטיבה. ברגע שיש ועדה ציבורית ומישהו רוצה להיכנס לפחות לשלב הבסיסי, לא למורכבים, למפעילים ולתיקים של התאגידים הוא צריך לגשת, להגיש מסמכים,

קורות חיים, להגיש ניסיון.

עורך דין שהתחיל עם תיק אחד-שניים-שלושה אני מדבר על התיקים הבסיסיים בראיון שואלים אותו: עסקת בתחום הזה? אם לא עסק שילך להשתלמות. אם אתם עושים תנאי שמישהו צריך לעבור השתלמות ויקבל תעודה מהממונה שהוא עבר שלושה חודשים, שישה חודשים זה יותר חשוב מאשר שיקרא את החומר, אז ישאלו אותו והוא יענה, כי בהשתלמות אתם קובעים גם ניסיון,

גם עורכי דין, גם בעלי תפקידים שיבואו ויסבירו לעורכי הדין הצעירים האלה איך מבחינה פרקטית - - - הקושי הוא אחד שאנחנו צריכים שלב מסנן, אמת מידה מסננת בין שלב הגשת המועמדות, שכל אחד יכול להגיש מועמדות, לבין השלב של עמידה בפני הוועדה.

השתלמות לא תעזור כי עדיין כולם מגיעים לוועדה.

אבל לא כולם רוצים לעסוק בתחום הזה. למשל בתחום השרעי עושים השתלמות, אז באים אלה שמעוניינים. כל מי שרוצה לעבוד בדין השרעי יכול לעבוד בדין השרעי, רק הלקוח צריך לבחור אותו. כאן אתה מגביל את מספר בעלי התפקיד, ולכן אתה חייב אמצעי סינון בין שלב הגשת המועמדות - - - יש ראיון. אבל אתה לא יכול להזמין את כולם לראיון. אם תזמין את כולם לא תעמוד בזה. הוועדה יכולה לקבל או לדחות מישהו. הוועדה לא מקבלת כל אחד. צריך לחשוב בדיוק איפה לשים את הקו, אבל הסינון יכול להיעשות בדומה לאיך שבניתם ב-17 את תנאי הסף; הסינון יכול להיעשות בדרך של דרישה לניסיון מסוים או למספר הליכים מסוים, להגיד שמי עובר למסלול הירוק זה מי שעסק 15 שנים בתחום - - - המתח הוא בין מקצועיות לבין זה שלא ייקבע רף כניסה גבוה שיחסום שחקנים חדשים שלא יוכלו להיכנס. בלשכת עורכי הדין קצב הגידול הוא אקספוננציאלי, אז אם אומרים 15 שנה, תחשוב איזה נתח מעורכי הדין - - - אני מסכים אתך בנקודה הזאת, כי יכול להיות שיש לו ניסיון של 15 שנה והוא מעולם לא התעסק בתיק פשיטת רגל או - - - גם ותק וגם מספר תיקים. בסוף צריך כלי סינון, כאילו לרכוש כרטיס כדי להגיע בפני הוועדה, כי לא כולם יגיעו בפני הוועדה. אם נרצה שכולם יגיעו בפני הוועדה, נסיים את הקמת המאגר בעוד שנתיים וחצי. אתה לא רוצה שכולם יגיעו בפני הוועדה ולכן אתה חייב כלי סינון. אם אתה נותן לשחקנים הקיימים כרטיס מעבר חופשי זה אומר שאתה כמעט הורג את היכולת של שחקנים חדשים להיכנס לתחום. ובעבור מה? בעבור מבחן שאני אומרת לך: מי שעוסק בתחום עובר אותו בהליכה. כל כמה שנים

לפי הנוסח המוצע זה פעם אחת.

לא התייחסתי קודם לנושא של ההשתלמויות, שיכול להיות נכון. הייתה גם הצעה, נדמה לי, של לשכת - - - אבל כרגע אין לכם בכלל בסט של הדברים השתלמויות? אחת ההצעות שיש לי, לפחות לגבי רואי חשבון - - - אני רוצה שזה יגיע לידי ביטוי פה. הגדתי קודם נכון: המכשול של המבחן הוא בעצם שער הכניסה להכניס עוד אנשים.

אז יכול להיות שצריך למצוא פתרון עם עורכי דין ותיקים מאוד שיבואו לבחינה אני לא יודע. אתה רוצה שאעשה לבעל תפקיד מכהן באולם נפרד? אם זה עניין של כבוד, אני מוכנה לבחון אותם באולם נפרד. אבל בסוף הגדרת את זה בצורה מדויקת זה לכאורה חסם, אבל החסם הזה הוא גם שער הכניסה האמיתי. אבל אחרי השער של הבחינה, אני חושב שזה לא יכול להיות לכל החיים, אלא אם כן הוא מחויב אחת לכמה שנים לעבור השתלמות מסוימת, בגלל שהדברים משתנים, העולם הכלכלי משתנה באופן מהותי, שלא לדבר על קורונה ודברים כאלה.

רוצה שחדשים ייכנסו, בוודאי, ולפתוח את השערים האלה, אבל בלי השתלמות מקצועית,

תהיו אחראים עליה - - - אוקיי, נדבר על זה. פה אתה יכול לפטור את הקיימים. הרי למדנו באוניברסיטה דיני תאגידים וכו', יודעים איך זה. פה אני רוצה שמישהו - - - מה שהיא אמרה עכשיו זה שיכול להיות שלא נפטור מבחינה, אבל דווקא בהשתלמות אלה שקיימים לא יצטרכו, והחדשים שעברו את הבחינה ונכנסו למועדון לאט-לאט יעברו השתלמות מסוימת. אני מסכים עם אוסאמה שהשתלמות זה דבר הכרחי. פתרון אפשרי הוא לעשות משהו משולב: לקבוע רף גבוה יחסית סתם אני אומר, צריך לחשוב ספציפית של 15 שנה ועשרה הליכים וקווטה. זאת אומרת 25% בלבד מהרשימה יהיו אנשים שעוברים במסלול הירוק הזה והם ידורגו לפי הניסיון שלהם. זאת אומרת לקבוע איזשהו רף תחתון. בלי בחינה?

פטור מבחינה ורף גבוה של 15 שנה,

עם X הליכים, ובלבד שזה לא יעלה על נתח מסוים. אתם לא חייבים לתת תשובה עכשיו. דווקא את הרעיון הזה אימצנו ממפעילים דווקא לבסיסיים.

מהמפעילים רוצה להיות בסיסי יהיה לו כרטיס אוטומטי, אבל רק עד רבע, כדי לאפשר לדם חדש להיכנס. אבל אני חושבת דווקא שאם אתה קובע את זה לפי קווטה, אז תיתן כרטיס ירוק לחלק מהמאגר? בסוף זו שאלה של אגו כי מי שייגש לבחינה, אני בטוחה במאה אחוז שיעבור אותה, ואם הוא לא יעבור אז באמת צריך לשאול למה.

אם היית אומרת לי, כעורך דין של 30 שנה, שאני צריך לעשות בחינה זה לא עניין של אגו, זה סוג של עלבון. אני שמנהל 200 תיקים, עכשיו את אומרת לי לעבור בחינה כדי להיכנס לרשימה? לא, לא כדי להיכנס לרשימה.

כי המטרה של הבחינה היא לא רק לבחון את הידע. ואז הוא צריך גם ראיון? אם היה כלי לבחון ידע, הייתי אומרת לך שאני מסכימה. הם יכולים ללמד אותי, אני אומרת לך. זה כלי סינון בין שלב הגשת המועמדות לשלב ההגעה בפני הוועדה הזכות השוויונית להגיע בפני הוועדה. ברגע שלא כל מי שמגיש מועמדות מגיע בפני הוועדה, כי זה באמת יהפוך את ההליך הזה לבלתי אפשרי, חייבים כלי סינון אובייקטיבי. אחד כמו ד"ר שלמה נס,

עכשיו הוא צריך לעבור - - -?

כי ד"ר שלמה נס, כמו שהוא אמר, הוא מרצה בקורסים של חדלות פירעון וכותב בחינות של חדלות פירעון, הוא לא הולך להתמודד עכשיו אני מעריכה, זכותו לעשות את זה כמובן, אם הוא רוצה על הרשימות הבסיסיות, לא של יחידים ולא של תאגידים. הנציג של לשכת עורכי הדין שליווה אותנו כל הזמן, שי מילוא, אם הוא רוצה עכשיו בסיסי הוא צריך לעבור את כל התהליך הזה? פעם אחת, כן. אתה לא יודע לתת פטורים - - - אגיד לך איפה שוויון ההזדמנויות. אני רוצה שעורכי דין חדשים, רואי חשבון חדשים, בעלי תפקידים חדשים ייכנסו למאגר הזה. עצם זה שהם ייכנסו למאגר הזה, זה לא אומר שהם יזכו לאותן הזדמנויות כמו הוותיקים, כי ביחידים אתם ממנים או הרשם בהוצאה לפועל, עד סכומים מסוימים, ובתיקים של תאגידים זה בית המשפט. את זוכרת שרבנו על זה שאתם צריכים לתת בין שלושה לשבעה.

כממונה, צריכה להגיד שאת עורכי הדין החדשים שנכנסים, בעלי התפקידים החדשים שנכנסים למאגר, את רוצה למנות באחוז מסוים. אני מוכנה לזה. אמרתי שיש פה צורך אמיתי, לגוף העניין להבטיח מקצועיות מצד אחד, שעל פני הדברים מישהו ותיק הוא בעל הניסיון והידע, ואני גם לא חולקת עליו ויש לי את האמצעים לגרוע אותו אם הוא מתפקד בצורה לא טובה, ומצד שני להבטיח כניסה של שחקנים חדשים למערכת. אם אני אומרת שהשחקנים הוותיקים עולים אוטומטית לשלב הוועדה, אבל בכל מקרה הם לא יהיו יותר מ-65% 70% מהמאגר ובכל מקרה יהיו 30% ותיקים אני מוכנה לזה, כי זה מבטיח את שני הדברים. אבל צריך לשמוע את לשכת עורכי הדין, אם היא מסכימה לזה. אני לא בטוחה שהשחקנים הוותיקים, כשתציג להם את שתי האלטרנטיבות האלה, לא יעדיפו ללכת לבחינה. אני באמת לא יודעת. ובמעבר חד, מי שנמצא אתנו בזום, איתי פריימן מלשכת עורכי הדין. אתה מייצג את לשכת עורכי הדין בעניין הזה? כן, אדוני היושב-ראש. תודה ובריאות לכולם. אתחיל מנושא הבחינות לא תכננתי, אבל אני רואה שזה הנושא על הפרק כרגע. הכול על הפרק. אני מתחבר מאו לדברים שאמר היושב-ראש וגם הדברים שאמר באופן מאוד מאוד מדויק, ולמעשה ייצג אותנו מצוין, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אתם לא דיברתם אתי ואני - - - לא דיברנו מילה. אני לא יודע אם להשתמש במושג מעליב או לא מעליב, זה גם לא עניין של אגו. לא ייתכן לדרוש מעורך דין ש-15 או 16 שנה עוסק בתחום אני מדבר על עצמי, וסיגל מכירה אותי בכל סוגי התיקים, גם תיקים גדולים וגם תיקים קטנים, שאצטרך לעבור בחינה. אין בזה שום היגיון, את הבחינות סיימנו, לפחות כך חשבתי, בתואר השני. אין שום סיבה לעבור

יש הרבה מכרזים לבעלי תפקידים ולנציגים.

גם הממונה עצמו בוחר עובדים ונציגים והם לא נדרשים לעבור בחינה, ואני לא חושב שיש לדרוש בחירה. הרעיון נכון, להגיד שכדי להישאר בתפקיד הזה יש לכפות על בעלי התפקיד להתמקצע ולעבור השתלמויות.

בלשכת עורכי הדין, מעבירים המון השתלמויות, את מרב ההשתלמויות בתחום הוועדה שבראשותי. להכריח לעבור השתלמויות ולהכריח להתמקצע גם השתלמויות שעושה הכונס הרשמי,

אנחנו גם נוכחים בהן זו בהחלט דרישה נכונה. אבל לכפות מבחן על אנשים שעוסקים בתחום - - - איתי, איתי - - - כל פעם לומר: כפי שבהליכים המורכבים אנחנו לא מעבירים בחינה גם זה לא נכון. הרבה משרדים, לא המשרדים בתל אביב אלא בייחוד משרדים בפריפריה, משרדים כמו שלי, בחיפה או בבאר שבע, עוסקים בשלל סוגי התיקים. משרדים בפריפריה לא יכולים להסתמך רק על ההכנסות של אותם תיקים גדולים, כי מה לעשות, במחוז נצרת שאני מופיע בו או בחיפה יש פחות חברות מאשר בתל אביב, אז אנחנו עושים גם קטנים וגם גדולים, אנחנו מתמקצעים בכל סוגי התיקים. לדרוש היום לקיים מבחן, להערכתי זה דבר שהוא לגמרי לא הגיוני. אמרת את המילה מעליב אולי אפילו מעליב.

הייתי שמח לו היית אומר מה הפתרון. דיברת על עורך דין של 15 20 שנה, שזה לא לעניין. איפה כן חמש שנים, שבע שנים, מה? הלימיט הוא בהחלט דבר שנקבע. בהערות שכתבתי אמרתי עשר שנים, זרקתי מספר, זה נשמע לי מספר בהחלט ראוי. אבל עכשיו עלה עוד איזשהו נושא, ששמעתי את עורכת הדין יעקובי. אני לא בטוח שזה מה שהייתי רוצה, אבל היא אמרה שמי שעבר את המבחן בפעם שעברה, היא רק אמרה שהמבחן היה וולונטרי. מה זאת אומרת וולונטרי? הרי כדי להתקבל למכרז בפעם שעברה היה צריך לעבור מבחן, אז אנשים כבר ניגשו למבחן הזה. דרך אגב, גם אז נשמעו בלי סוף תלונות מעורכי דין ותיקים. ישב לידי עורך דין ותיק מחיפה והיה צריך לעבור אתי את הבחינה אז הייתי עורך דין קצת יותר צעיר. אז קודם כול, מי שעבר את הבחינה, אני בטח לא חושב שהוא צריך לעבור את הבחינה, מי שהוא עורך דין מעל 10 שנים צריך לקבל פטור, כמו שמקבלים פטור באוניברסיטה במקצועות מסוימים, אז לא משקללים את הציון הזה אלא משקללים ציונים אחרים או שלחילופין נותנים את המשקל הראוי לציון הזה. אני לא יודע איך - - - אז כל עורך דין עם מעל 10 שנים, גם אם הוא לא נגע בתחום הזה? לא לא, ודאי שלא. עורכי דין שעוסקים בתחום מעל 10 שנים, בוודאי שלא צריך לדרוש מהם לעבור בחינה. זה נראה לי דבר אבסורדי. נצטרך למצוא פה איזה פתרון, סיגל. אני חושב שהרעיון של גור מעולה, גם סיגל הסכימה. אני חושבת שהפתרון שאוסאמה הציע הוא פתרון מצוין. גור הציע, בעקבות אוסאמה. אוסאמה פתח לו את העיניים. עורך דין נשאר תמיד עורך דין, אחוות עורכי דין. לא סתם שאלתי אם אתה מייצג, לצורך העניין, את לשכת עורכי הדין. אני מציע שתבדקו את ההצעה שאמרה סיגל. גור, אולי תחזור על ההצעה כדי שנבין. זה שלושה מרכיבים: שנים, מספר הליכים במהלך אותן שנים וגם קווטה. קווטה היא המרכיב הקריטי מבחינתי. אבל גם שהרף עצמו יהיה רף גבוה יחסית. וגם לרואי חשבון אותו דבר. יש פה בעיה, לדעתי, עם הקווטה.

מה אתה אומר? אתה אומר שבשם עיקרון השוויון אנחנו הולכים לפגוע במספר מסוים של אנשים, שהם בטוח מוכשרים.

אין ספק לגבי המוכשרות כי הם יכולים להיכנס, ובהם הולכים לפגוע בחופש העיסוק בתחום הזה. זה נקרא לי בעייתי, הקווטה, כי אומרים שלוקחים שהם שם מאה אחוז, ונצמצם אותם רק לשם השוויון. צריך לזכור שגם עיקרון השוויון, שבעיניי הוא חשוב בצורה בלתי רגילה ואני בעד סוג של רשימות למרות שזה אולי פוגע בפרנסה שלי ושל אחרים אבל צריך לזכור תמיד ששוויון הוא לא חזות הכול. בסוף אנחנו רוצים את האיש המקצועי ביותר, שינהל את התיק באופן המקצועי ביותר. אני אומר לכם מידיעה: לפעמים בעל התפקיד הוא זה שקובע אם החברה הולכת לכיוון של פירוק והעובדים מפוטרים ויש פחות שגשוג למשק, או שהחברה הולכת להצלחה, המפעל ניצל וטוב לכולם. לפעמים מי שיכול לקבוע את זה הוא בעל התפקיד. שוויון נפתח, ניתן לכולם, אבל אנחנו גם לא רוצים שמנתח לא מוכשר ינתח אותנו. המוכשרים הם ראשי המחלקות. אבל אנחנו רוצים אנשים צעירים כדי שבעוד 20 שנה יהיו לנו אנשים - - - ככל שהדיון הזה נמשך מתחדד לי איפה יש כשל בטיעון שלכם בהיבט הזה, כי אם ממילא את אומרת שכל הוותיקים יעברו בקלות את הבחינה, אז מה ההבדל אם הם עושים את הבחינה או לא עושים את הבחינה? לא סיננת. את אומרת שאת לא רוצה להציף בשלב הראיונות אז כולם יעשו בחינה, אבל השאלה היא אם את 50 הוותיקים האלה לפטור או לא לפטור. אם את אומרת שמי שבאמת עוסקת יעבור בקלות, אז איך צמצמת את שלב הראיונות,

יש לך 50 עורכי דין ותיקים ו-49 יעברו את הבחינה?

אחרי - - - אם הם יעברו בכל מקרה אז למה מגישים אותם? זו בדיוק השאלה. לא סיננת. הם יעברו בקלות, הם יהיו בעולם שמתחרה על כרטיס שמגיע לוועדה, ובתוך העולם הזה יכול לשבת גם עורך דין צעיר,

עם יכולות, שילמד לבחינה ויקבל ציון יותר גבוה מהם ואז הוא ייכנס ואחר לא ייכנס. אבל בסוף, מה שהוצע פה שמבוסס על העניין של הקווטות שהצענו מקובל עלי גם פה. אם נבטיח מספר מסוים - - - אבל אם הוא עובר בחינה ולומד כמה חוקים בעל פה, זה אומר שהוא עורך דין מוכשר?

זה לא אומר את זה, בהחלט לא, אבל - - - זה אומר שהוא יודע ללמוד טוב וזה חשוב, אני לא מזלזל אבל זה אומר שהוא יודע להפעיל חברה? זה אומר שהוא יודע - - - ? אבל אל תקשור בהפעלת חברה. הפעלת חברה לא כרוכה במעבר

התחלת מצוין, אבל לקראת הסיום אני מתחיל להגיע לטיעונים, התחושה של הדברים שאתה מבטא נותנת לי תחושה אני לא רואה סיכוי לצעירים. נתת דוגמה של רופאים, עם כל הכבוד, אם לא נכשיר רופאים צעירים חדשים וניתן להם את ההזדמנות שלהם, במיוחד אם הם מנצנצים, אם הם נצנצו בבחינה, אם הם נצנצו בראיון, אם הם התחילו לטפל בתיקים קטנים ורואים פתאום שהניסיון שלהם מצוין אם לא ניתן את זה לא תהיה עתודה. מי יהיה איתי פריימן הבא בעוד 50 שנה, לאורך ימים? ההיפך, אני דווקא הולך אתך. אם תשימו לב, אחת ההערות של לשכת עורכי הדין הייתה שהיא רוצה לתת הזדמנות לאנשים חדשים,

אנחנו אפילו אומרים שנשדרג אנשים ברשימות, שמי שמתחיל לא יתקבע ברשימה אחת.

הוראות מעבר בין רשימות זו אחת ההערות שלנו. אני רוצה שייכנסו, אני רוצה שייכנסו לתיקים היותר קטנים, הם יכולים לעשות אותם מצוין, ויעלו ברשימות, כמו סיווגים קבלניים. קבלנים שבונים יכולים לטפס בסיווג. אני רוצה לתת הזדמנויות, אבל תסכימו אתי, וגם הסכמתם על זה בהתחלה, זה קצת מגוחך או מעליב איזו מילה שרוצים להשתמש - - - אם אני מבין נכון, אוסאמה, האופציות שקיימות, אם אנחנו רוצים ללכת על כבוד המקצוע ולמנוע מאנשים ותיקים מאוד לעבור זובור מבחינתם, אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת אחרת. אבל אם אנחנו רוצים למנוע את זה, מציעה הממונה ללכת על ההצעה של גור, שהשאיל אותה מחלקים אחרים. אבל אתם אולי מתנגדים לזה. אני לא רואה אופציה אחרת. נראה, נדבר. אני מציע שתבחנו את זה, תחשבו על זה ובמהלך הדיון עוד נחזור ונדבר, אני מתאר לעצמי. תלוי בכם, כמובן, אבל אני מציע. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד כרגע? כן. אני מצטרף לדברים של שלמה נס, הוא אמר הרבה מהדברים שדיברנו יחד בגיבוש נייר העמדה. דרך אגב, זה גם אחד הדברים שאפשר היה ללבן אם היו משתפים את לשכת עורכי הדין, אבל אחסוך את התלונות אי השיתוף הביא לדברים שהם, לדעתי, סוג טעויות שקיימות שם. לדוגמה, דרישה בתאגידים מפעילים: יש דרישה אחת שהיקף נכסי התאגיד יהיו 7 מיליון, ודרישה שנייה שהיקף הכנסותיו יהיו 24 מיליון. זו דרישה, שאם כבר אני לא בטוח שהיא נכונה צריכה להיות הפוכה, כי מה זה אומר היקף הכנסותיו? זה אומר שכנראה התאגיד הכניס, כלומר הפעילו את התאגיד. הפעלה של תהליך היא קשה בצורה בלתי רגילה, בין אם מפעילים תאגיד ב-24 מיליון ובין אם מפעילים תאגיד ב-3 מיליון. דרך אגב, אפילו לפעמים יותר, כי להפעיל תאגיד שהיקף הכנסותיו הוא 3 מיליון, כמו איזה מסעדה או מפעל קטן, צריך לשבת פיזית ולנהל אותו, תאגיד של 24 מיליון, לפעמים שוכרים רואה חשבון או מנהל מקצועי שינהל, כי יש יותר כסף בשביל זה. להגיד שהיקף נכסיו הוא 7 מיליון זה צריך להיות הפוך, כי מה זה היקף נכסיו? יכול להיות שעכשיו אני מגיע לתיק, כל מה שאני לעשות זה למכור בניין ששווה 20 והנה, אני עומד בתנאי. מכרתי בניין לא שאני אומר שזה קל למכור בניין, איפה שיש הרבה כסף יש הרבה צרות 20 מיליון, והנה אני עומד בתנאי של היקף נכסיו., בעוד שאני לא עומד בתנאי אם הפעלתי חברה שהמחזור שלה הוא 3 מיליון בסך הכול, אני לא נכנס להיקף הכנסותיו 24 מיליון. יותר קשה לתפעל את החברה במשך שנת פעילות או במשך מספר חודשים זה קשה בצורה בלתי רגילה כי זו אחריות וזה להיכנס לחברה שאתה לא מכיר ולנהל אותה מאשר לממש נכסים. אז התנאי פה צריך להיות הפוך, אם כבר. אני גם בכלל לא בטוח שהתנאי הוא נכון. דיברו על תאגידים מופעלים מורכבים, אז לקחו סכום של 100 מיליון. קודם כול, אין כמעט תאגידים של 100 מיליון. ואם מישהו ניהל חברה שהמחזור שלה הוא 20 מיליון? הוא יכול היה לעבוד קשה, ואפילו היו לו סוגיות משפטיות ותפעוליות מורכבות הרבה יותר ממי שבמקרה ניהל חברה של 100 מיליון, שהיא חברת אחזקות,

הדברים הם לא שלמים, לא גמורים, יש פה כל מיני דברים שצריך ללבן אותם ולגמור אותם. מה אתם מציעים? מה ההצעה הקונקרטית בהקשר הזה? כתבנו את ההצעה. קודם כול, שאם כבר נכון להחליף בין המספרים. אל תתפסו אותי עכשיו אם זה 7 או 24, אבל להחליף להוריד את המספר של ההכנסות ולהגדיל את המספר של הנכסים, כי לממש נכסים זה הרבה יותר קל.

אולי ההחלפה של המספרים הייתה אפילו טעות סופר, למרות שהיא חוזרת גם בהליכים המורכבים. מה עשו בהליכים מורכבים? אנחנו מדברים על שוויון, על שוויון, אבל השוויון הוא בכסף הקטן. אז השוויון הוא בתאגידים הקטנים, להכניס אנשים, אבל בתאגידים הגדולים, שם לא רוצים לתת שוויון.

100 מיליון שקל הכנסות שנתיות זה לא שוויון, כי כפי שאמרתי, צריך להוריד את הרף הזה הרבה כדי לאפשר לאנשים שניהלו חברות שהמחזור שלהן הוא 15 מיליון גם להיכנס, הם לא עשו עבודה פחות קשה. זה שהוא ניהל 100 מיליון לא עושה אותו יותר מוכשר מאותו אחד שניהל 15 מיליון, בוודאי שלא. לכן אני מציע: א. לחשוב אם לא צריך להחליף בין המספרים של ההכנסות לבין המספרים של הנכסים,

אני מציע להקטין את הרף של המספרים האלה באופן משמעותי ולתת עוד מרכיבים. לדוגמה: כמות התיקים שניהלו, לקבוע שהייתה באמת הפעלה. אני לא מדבר על החוק החדש, שהפעלה היא שיקום או פירוק, הפעלה יכולה הייתה להיות בעבר בהקפאת הליכים והיו גם תיקים לא מעטים של פירוק מפעיל שהפירוק התחיל כפירוק ועבר לפירוק מפעיל. גם זה צריך להיכנס לפה.

צריך לשים דגש על מספר התיקים ואופי התיקים ולא על הסכומים, כי הסכומים לא בהכרח קובעים את איכות התיק ואת העבודה בתיק.

כן, אלא אם כן אדוני יגיד לי להיכנס לכל אחד מהסעיפים שהערנו עליהם.

רציתי לדבר על הנקודות העיקריות, ללבן אותן. אני חושב שאלה העיקריות: מעבר בין הרשימות, כפי שאדוני אמר, הבחינה, כפי שאדוני אמר, תנאי הסף להפעלה ותנאי הסף להליכים מורכבים, שלדעתי הם לא נכונים. כדי להשלים את הפאזל, איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון. שלום, תודה רבה על זכות הדיבור וטוב לראות אותך בריא וחזק. לפני שמגיעים לבחינות, אני רוצה להגיע לעיקר לטעמי. אני רואה שהתקנות שמוצעות היום מנציחות את המצב הקיים, הן מנציחות רשימת נאמנים סגורה וקיימת, לא מאפשרות פתיחה לשחקנים חדשים וראויים, כי תנאי הסף האלה לא מאפשרים את זה. כן, מי שעד היום כיהן יוכל להמשיך, ומי שלא לא. אני רוצה להיאחז דווקא במה שהזכיר חברי, בהפעלה, ששוכרים רואה חשבון להיכנס ולנהל. רבותיי, לא צריך לשכור רואה חשבון. אם אנחנו מדברים על החוק הזה, ששמו השתנה וקוראים לו "שיקום כלכלי", אנחנו, רואי החשבון, בעלי ניסיון עסקי כלכלי, וזה מה שצריך בתהליכי שיקום בכלל.

יותר מזה, היום בעידן הקורונה נגיע, אני בטוחה, אם נקבל נתונים כמה יש היום בקבוצה הסגורה הזאת שבכלל יכולים להתמנות לעומת כמות התיקים שכבר צפויה וסיגל הממונה על זה בוודאי יודעת נראה פה צורך אדיר, חיוני ולאומי לשיקום עסקים. עם קבוצה קטנה מאוד זה לא נמצא במקום הזה והיא לא תוכל לספק את הדברים. התנאים היום מתעלמים לגמרי מהחוק, מהרעיון של החוק ומהיתרון של רואי החשבון, ולא יהיו כמעט רואי חשבון שיכולים לעמוד בתנאי הסף. כבר שנתיים אנחנו עסוקים בתזכיר הזה, כבר שנתיים שנתנו תיקונים, קיימנו דיונים כמעט כלום לא נכנס מהתיקונים האלה, וגם בנוסח שיש היום. זה מאוד מצער, כי יש כאן החמצת זמן מאוד מאוד גדולה. אין לי ספק בכלל, אם היינו כבר בתוכו היינו רואים הרבה יותר גופים משוקמים מאשר גופים מפורקים, ואני חושבת שבאמת חבל, חבל מאוד העניין הזה. אז עכשיו אני מצפה לראות ולשמוע את הנתונים האלה, להכניס רואי חשבון בעלי תפקיד בכל הנושא של ההפעלה, על הבסיס של ניסיון עסקי ופיננסי. לי אין שום בעיה עם הכשרה מתאימה, אנחנו בשיתוף פעולה מלא. כבר עשינו הכשרות, אנחנו מוכנים להמשיך לעשות הכשרות. אני חושבת שחייבים לגרום למצב הזה, שבו מספיק ניסיון ניהולי ועסקי פלוס הכשרה כדי להיות בעל תפקיד. אני גם לא רואה את הצורך, סעיף 33ה מצדיק בעלי תפקיד דואליים רק במקרים שתהיה לכך הצדקה. אני חושבת שבמציאות הכלכלית של היום בעל תפקיד אחד עם ניסיון עסקי בתפקיד נאמן מפעיל יכול להיות רואה חשבון. אני גם חושבת שצריך לייצר קטגוריה רביעית, שהצענו אותה, לבעלי תפקידים לתאגידים קטנים, עד שלושה בעלי מניות ועד מחזור עסקי של 3 מיליון, עם תנאי סף מופחתים, שיגרמו לכניסה של רואי חשבון, גם לרכוש את הניסיון וגם להביא את הערך המוסף הניהולי שלהם. אני לא רוצה אפילו להיכנס לבחינה, כי בעיניי זה החלק השולי. החלק הגדול הוא מה המטרה, והמטרה השיקומית ומטרת ההבראה היא בדיוק השילוב שלנו בנושא הזה. כל התיקונים שלנו הוגשו בצורה מאוד מסודרת. כמובן שנשמח להגיד הכול עוד פעם, שלחנו את הכול. אני חושבת שצריך לאמץ אותם ולהגיע ליעד ולמטרה הראויה. נמצאים אתי גם עורכי הדין של הלשכה,

עורך דין ורואה חשבון אייל נגר מלווה אותנו בכל המשא ומתן, ואני באופן אישי מעורבת. אני חושבת שחייבים לקדם את הדבר הזה. אם אפשר, להעביר לו את זכות הדיבור לכמה דקות,

קודם כול, תודה על הדברים שאת אומרת, ואני חושב שבחלק מהדברים גם אני יכול להיות עורך דין שלך בעניין הזה. גם אני חושב שבחלקים מסוימים של מה שקשור לחוק הזה, במיוחד בכל הנושא של ההפעלה, השיקום והדברים הללו, אין ספק שלרואי חשבון יש תפקיד מכריע, גם מתוך ניסיון החיים וגם מתוך החושים הטבעיים שלהם. לכן אני מסכים עם רוח הדברים. אני יודע שעשו הרבה שיעורי בית לקראת הישיבה הזו, ותיכף סיגל תציג לך את התשובות ואת ההצעות שלה. אני מציע, ברשותך, שעורכי הדין שלכם ילוו אותנו בהמשך הדרך על הסעיפים, כי היטבת לומר את הנקודות המרכזיות, וגם נציג לשכת עורכי הדין היטיב לומר אותן. אני חושב שאנחנו באמת נוגעים בנקודות העיקריות. בהמשך הדיון, כשנהיה בסעיפים, הם מוזמנים, כמובן, לומר את הדברים שלהם.

תודה. סיגל, את רוצה לענות לדברים? קיבלנו את ההערות של לשכת רואי החשבון מבעוד מועד. לשכה? אני יודע שזו מועצת - - - אני יו"ר מועצת רואי החשבון, היא נשיאת לשכת רואי החשבון. אני יכול להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שלמדתי גם חשבונאות וכלכלה ויש לי תואר, רק לא עשיתי את הבחינות. אני יכול לדבר בשני הכובעים.

אני מייצג פה גם - - - אני מעודדת אותך לעשות, אנחנו זקוקים לאנשים - - - אני מבקש לקבוע לו זמן למבחן, אבל מכובד, לא עם כולם ביחד. בבקשה. קיבלנו את ההערות מבעוד מועד ומצאנו את ההערות שמתייחסות להנצחת המצב הקיים והיעדר האפשרות של רואי חשבון להיכנס לתחום הזה, שאנחנו כן רואים את הערך המוסף והמכריע שלהם בהליכי שיקום חברות. נתנו על זה את הדעת ויש לנו גם הצעת מענה, שאגיד אותו בקווים מאוד כלליים. אני מציעה שנחזור אחר כך עם ההסדרים הספציפיים, עם ההתייחסויות להערות של כל הגורמים.

המענה מתייחס לזה שכאשר מתמנה רואה חשבון שמביא את הצד הפיננסי בצד עורך דין שיש לו את הבקיאות בניהול ענייני חדלות פירעון, אפשר להפחית את דרישות הסף שקשורות לניסיון בהליכים הספציפיים, ובלבד שיש לו ניסיון משמעותי שנוגע לניהול עסקים, לשיקום עסקים וכיוצא בזה. קצת פספסתי אותך. אגיד את זה בשפה מובנת. בגדול, אנחנו עומדים על ניסיון בהליכי חדלות פירעון, כי זו באמת פרופסיה מקצועית ייחודית בתחום עולם המשפט. כאשר אני צריכה רואה חשבון שמתמנה בצד עורך דין שיש לו את הבקיאות בעולם חדלות הפירעון, ואני צריכה את הערך המוסף שלו בצד העסקי פיננסי, אני יכולה להתפשר על ההכרות שלו עם הליכי חדלות פירעון ולעמוד על זה שיהיה לו את הניסיון הנדרש לגבי שיקום חברות, לגבי ניהול תאגידים, לגבי היכולת להניע מהלכים עסקיים. לכן יש לנו מתווה, שאני מציעה שנתייחס אליו אחר כך עם כל ההערות, שאומר - - - אבל אני לא רוצה שזה יהיה תנאי, זאת אומרת שהאפשרות של רואה החשבון להיכנס לעניין היא רק אם יש כבר עורך דין בשטח. לא לא, בוודאי שלא.

ובעיקר שאנחנו מדברים על הרבה מאוד גופים שיהיו בתהליכים שיהיה להם מאוד מאוד קשה כלכלית לעשות את הדברים. בדואליות כזאת זה מעמיס עליהם עלויות מאוד גדולות ואולי זה יחמיץ את הרצון ואת היכולת להבראה. זו אלטרנטיבה נוספת, שכן מתייחסת ספציפית לבעל תפקיד שני. בסוף יש גם חסם, שהוא לא אצלנו ולא נובע מהעובדה שאין רואה חשבון. בסוף יש חסם שנובע מהעובדה שההליך הכלכלי הזה מתנהל בזירה המשפטית. איריס התייחסה לזה קודם מהפן של עורכי דין ששוכרים רואי חשבון, אבל אם מתמנה רואה חשבון שנדרש לשחק על זירה כלכלית, הוא יידרש לשכור עורך דין. לכן בתיקים שיש בהם הצדקה רק בתיקים שיש בהם הצדקה, הכוונה היא לא להעמיס עלויות סתם שלא לצורך שיש בהם גם צורך בהבנה ובהיבטים משפטים משמעותיים וגם בהיבטים פיננסיים משמעותיים, ההמלצה שלנו גם היום היא למנות שניים יחד.

אוקיי, אבל עכשיו נלך לחלק המרכזי היותר, אם יש ניהול בודד של אחד. פה מה שמבקשת איריס, בשם הלשכה, זה שלא יהיה מצב של נחיתות מסוימת בגלל הניסיון. זאת אומרת, להתחשב גם בידע שנרכש לפעמים עקב התפקיד הזה של ראיית חשבון. נכון.

קודם כול, אני לא רואה את האופציה שיתמנו שניים יחד בהליכי מפעילים והליכים מורכבים כאופציה כשולית. בעיניי זו אופציה שצריכה להיות מראש האופציה העיקרית. שם היא די טבעית אפילו. ומתבקשת. היא מתבקשת, בדיוק. כי גם במציאות היום, כשמתמנה רואה חשבון על פי רוב הוא שוכר שירותי עורך דין וכשמתמנה עורך דין הוא על פי רוב שוכר, כפי שאמר עורך דין פריימן, שירותי רואה חשבון. פשוט במקום לשכור את זה חיצונית, יתמנו שניים שמראש יש להם גם סמכות וגם אחריות, ולכן זו לא אופציה שולית בכלל. להגמיש את תנאי הסף כשאין לך ניסיון כמתמנה בודד, כמי שמוביל את התיק, כשאין לך ניסיון בהליכי חדלות פירעון בכלל בעיניי זו סיטואציה הרבה יותר מורכבת. אז תישאל השאלה: אז בואו נפתח את זה לעורכי הדין, בסוף משחקים בזירה משפטית, בזירה מקצועית. נכון שיש לנו מצב קיים, שאם לא נטפל בו בדרך שהצעתי קודם זה ינציח אני מסכימה עם הטענה הזו של לשכת רואי החשבון אבל אני חושבת שמה שהצענו, שהוא כלל ועיקר לא טפל בהליכים האלה אלא צריך להיות הנתיב המרכזי, יפתח את הדרך גם - - - את אומרת שזה כבר ייחשב כניסיון. בוודאי, בדיוק. זה גם מה שהיא אמרה.

למשל, רואה חשבון נשכר על ידי עורך דין לטפל בתיק - - - גם היום זה נחשב ניסיון. זה כבר היום בתקנות, זה מילא תפקיד מהותי. מעבר לזה, לטווח הארוך אני חושב שהמסלול שעליו מדברת סיגל יכניס, כי אתה מצטרף כנאמן עם עוד עורך דין, אבל בפעם הבאה כבר יש לך ניסיון כנאמן ואתה יכול להיבחר בכוחות עצמך. אז בטווח הארוך זה מכניס עוד רואי חשבון לתמונה. אפרופו מה שאמר נציג לשכת עורכי הדין על נצרת ואז תיקן את עצמו לחיפה, אז אולי תעדכני אותנו בבקשה שלי מהכנסת ה-20. אנחנו רק ממתינים לתקציב מהמדינה. על מה אתה רוצה לדבר, על אפליה מתקנת? לא לא, לא אפליה מתקנת, על מחוז נצרת. יש היום כונס רשמי אפוטרופוס, רק במחוז חיפה, שחולש על חיפה והצפון, מטבריה, קריית שמונה, חיפה וכו'. הגשתי בזמנו בקשה לשרה הקודמת וגם לשר הנוכחי - - - השרה הקודמת, לפי מה ששמעתי אתמול בחדשות, יש סיכוי שהיא חוזרת, ציפי לבני. אז תגיש מחדש - - - הוא לא התכוון אליה, הוא התכוון לאיילת שקד. אנחנו מדברים על הקמת מחוז בנצרת, מחוז צפון של כונס הנכסים, מי שירצה גם להנגיש לאזרחים, לא צריך ללכת לחיפה ולהגיש. אני מבין שזו סוגיה רחבה יותר. אעדכן במילה. כמו שאתה יודע, זו החלטה שהתקבלה גם על ידי השרה שקד ואושררה עכשיו על ידי השר ניסנקורן, ויש כוונה כזאת, יש אפילו כבר פרוגרמה ומבנה שישמש את המחוז. אבל מאז שהתקבלה ההחלטה והדרישה התקציבית שלנו מונחת על השולחן, לא עבר מאז תקציב.

אחרינו, כנראה, ולכן שואלים.

שואלים אותי לגבי תנאי סף, שיש הטיה ברורה כנגד הנושים. ההגדרה של ניסיון בהליכי חדלות פירעון מאפשרת רק למי שהיה בעל תפקיד ולמי שייצג חייבים, ולא למי שייצג נושים. מה זה, מיכל? אתם מדברים על הרשימה של היחידים.

כשנגיע - - - אז נעלה את זה? סעיף 17. השאלה טובה. הרי זה דו-צדדי, זה לא ניסיון רק - - - ביחידים זה מקרה קצת מיוחד. אוקיי, כשנגיע לסעיף נדבר עליו. יש עוד כמה בקשות דיבור, אתן לעוד אחד, ולאחר מכן אבקש מאלה שנמצאו בזום שיגידו לאיזה סעיפים הם רוצים להתייחס וניתן להם תוך כדי דיון. אחרון חביב בזום כרגע, עורך דין שלי נחום. בוקר טוב לוועדה הנכבדה. אתה רוצה משהו כללי? אני נאמן בהליכי חדלות פירעון של יחידים, לא של תאגידים. מבחינת מספרים, אני רוצה לסבר את האוזן. כשאנחנו מדברים על חדלות פירעון של תאגידים מורכבים, שאנחנו דנים בה כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו מדברים על כמה מקרים בודדים כאלה בשנה. כנגד, בהליכי חדלות פירעון של יחידים אנחנו עומדים היום על סדר גודל של 30,000 תיקים בשנה.

אנשים בעלי משפחות, חרדים, מגזר מכל מין וסוג בכל רחבי המדינה מהומלסים ועד אנשי עסקים רציניים שקורסים. אני חושב שלא דנו מספיק בנושא של רשימת היחידים. לגבי בחינות, מה שדובר פה, אני חושב שהנושא של בחינה הוא בסדר, כל עוד הוא קובע רף מסוים ונותן אפשרות לאנשים הוותיקים שרוצים להיכנס לרשימה להיכנס. אבל מהשטח, היום יש לנו בעיות הרבה יותר חמורות. לא אתחיל לפרט על כל היישום של החוק החדש, אני מדבר מבחינת שכר הטרחה. החוק החדש הפחית את תקופת תוכנית הפירעון של היחידים מ-60 חודשים ל-36 חודשים, זאת הוא מגביל היום ל-36. צריך לקחת בחשבון שבכל הנושא של היחידים התקופה של תוכנית הפירעון, שממנה נגזר שכר הטרחה של נאמנים, קטנה כמעט בחצי.

אנחנו דנים פה בוועדה איך מסננים, איך לוקחים את האנשים הטובים ואיך לוקחים את בעלי התפקיד הוותיקים, אבל נכון להיום, לפי מה שאני רואה מהשטח, המכרז הבא כבר לא יהיה כלכלי ואני לא בטוח שהאנשים המנוסים באמת ירצו להיכנס ולא לעבור לייצג חייבים לצד השני של המתרס. אני חושב שצריך למנות איזשהו כלכלן כדי לבחון את הנושא של הכדאיות של המכרז הזה, שלא יושבים ומטכסים עצה איך לבחור אנשים ובסוף אף אחד לא ירצה להתקבל למאגר.

זה הנושא העיקרי או שאתה רוצה עוד משהו? זה הנושא העיקרי. אם יהיו הערות בהמשך הדרך, אתה כמובן מוזמן, לפי הסעיפים. תודה לך. אתם רוצים להגיב לעניין? יש כוונה לתקן את התקנות, אני לא חושבת שזה יוצר מצב שבו בעלי תפקיד לא מתמנים. ראינו את רוח הדברים קודם, יש דווקא מאבק ומלחמה להיכנס לרשימות, אין פה עניין אמיתי של ביקוש והיצע. לאותם תיקים שבהם לא אמור להיקבע תשלום חודשי בכלל כי ההכנסות של החייב,

קצבאות ביטוח לאומי, נתנו מענה בזה שאנחנו הממונה נתמנה כבעל תפקיד בתיקים האלה ולא נוציא אותם החוצה ורק אם מתגלים נכסים הם מועברים לטיפול בעל תפקיד חיצוני. התמהיל של התיקים אמור להשתנות בלי שיש משקולת של תיקי אפס שמכבידים. מבחינת החישוב הכלכלי שהוא טען? דבר ראשון, יש לנו נתונים להציג בפני הוועדה, ככל שצריך, לגבי ממוצע ההכנסות השנתי שאנחנו יודעים שנאמנים בהליכי יחידים מכניסים. משני הצדדים. - - - זה בצד אחד. במקרה הזה. והדבר השני, מספר התיקים, אני מניח שלא ייקבעו בתקנות מכיוון שאנחנו צריכים להשאיר לנו איזושהי גמישות איך לפזר את זה בצורה נכונה. כמובן שיש גם את הוועדה, שנוכל להביא את הדברים בפניה. אתה לא רואה שיש פה משהו שהוא - - - מה שניסיתי להגיד קודם,

זה שכשבעל תפקיד מסתכל בעיניים שלו על מגוון התיקים שהוא מקבל ובתוך נתח התיקים יש נתח תיקים שהוא מקבל בהם אפס ועדיין נדרש לבצע בהם פעולות, ברגע שהורדנו מהם את נתח תיקי האפס ואנחנו מתמנים בהם, אז התחשיב הכלכלי לכל תיק עולה בהתאמה.

אדוני היועץ המשפטי, בהקראה ונעבור סעיף-סעיף וננסה להתקדם בעניין. "טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים), התשפ"א-2020. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(ג) ו-126(ג) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן,

בהמלצת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן, הממונה) ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

'בן משפחה' בן זוג,

בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם,

דוד או דודה וילדיהם,

נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב," "שלוב" זה מאומץ. "'בעל עניין' כהגדרתו בחוק ניירות ערך,". כל ההגדרות האלה קשורות לעניין של ניגוד עניינים, שידובר עליו בהמשך. "'הזמנה להגיש מועמדות' הודעה שתפרסם ועדה ציבורית באתר האינטרנט של הממונה שעניינה הזמנה להגיש מועמדות לרשימת נאמנים, 'הליך גיבוש מרכזי' הליך לגיבוש רשימת נאמנים חדשה, 'הליך גיבוש משני' הליך לגיבוש רשימת עתודת נאמנים במהלך תקופת תוקפה של רשימת נאמנים, שנתיים לאחר הליך גיבוש מרכזי ושלא לקראת גיבוש רשימת נאמנים חדשה," אתם רוצים שנסביר? מה שהוועדה מחליטה. אולי כשנגיע לסעיף. מה ההבדל בין מרכזי למשני? בוקר טוב. תוקף הרשימה של הנאמנים, מוצע שיעמוד על ארבע שנים ואפשר יהיה להאריך אותו בנסיבות מסוימות. הליך הגיבוש המרכזי מתייחס לפעם בארבע שנים שהנאמנים מגישים מועמדות, עושים ראיון אישי ונבחנים. מכיוון שיש כאן מתח, שכולם כבר הזכירו אותו, בין רצון לתת לאנשים שכבר נכנסו לרשימות, שנמצאים בהן, אפשרות לתפקד ולדעת שהם כבר ברשימות, לבין הרצון להכניס חדשים. מכיוון שתקופה של ארבע שנים היא ארוכה, אנחנו מציעים ליצור עתודה לנאמנים, שממנה אפשר יהיה להיכנס בתקופת חייה של הרשימה, ככל שיהיה צורך בנאמנים נוספים. לכן אנחנו מציעים לעשות גם הליך גיבוש משני פעם בשנתיים, לא בשנים של הוועדה, שאפשר יהיה לנסות להיכנס גם לעתודה. ההגדרות האלה מתייחסות לזה. אז כל ארבע שנים זה מסתיים, מתחילים הליך מחדש,

גם מבחן וגם ראיון.

ואז מה?

פעם בכמה שנים. זה פחות מארבע שנים, כי זה עד סוף השנה הקלנדרית הרביעית. אולי בפעם הראשונה זה פחות מארבע שנים,

אבל אני מבין שיש אפשרות לשר להאריך לחמש שנים. נכון, כן.

השאלה היא אם ארבע שנים זה לא מעט מידי. חשבנו הרבה על הנקודה הזאת גם אם זה מעט מדי וגם אם זה הרבה מדי. אם שוקלים גם את השיקול לאפשר לאנשים להיכנס, אנחנו חושבים שיכול להיות - - - התהליך עוד לא ברור לי במאה אחוז, אבל אני חושב שהפתיחה הראשונה, שפותחים עכשיו את האפשרות עם הבחינות ועם הכול, תביא הרבה מאוד אנשים להתמודד ולנסות לעבור. ברגע כשהם הופכים להיות עתודה הם כבר בפנים. השאלה היא מה היתרון בכל ארבע שנים. היתרון הוא שאם יש מישהו, עורך דין או רואה חשבון, שהוא מתחיל בתחום, שהוא סיים לימודים ונצבר לו הוותק הראוי, לא תהיה לו בכלל הזדמנות להיכנס. אני מסתכל על מישהו שיש לו ותק מקצועי,

אתם עובדים אתו ואין שום בעיות. יכול להיות שמי שמקבל תיק מפשל ומתרשל אתם כבר אומרים שאותו אתם רוצים להוריד, כי הוא לא מתאים. יש אפשרות כזאת. נגיע לזה בהמשך. אבל מי שעובד, מתנהל, יש לו מאות תיקים והוא בקשר רצוף, אז אחרי ארבע שנים להתחיל עוד פעם הגשת בקשה, עוד פעם ראיון

איך תסנן? נניח שאתה אומר בקווטה ש-70% מהוותיקים נשארים ו-30% חדשים, איך תסנן את ה-70%? היא שואלת שאלה טובה, פרקטית. אתה מעיר הערה מצוינת, רק צריך להביא את הפתרון. לכן אני מנסה יחד אתם. אין לי משהו מגובש, בינתיים אני רק מעלה את הדברים. ד"ר שלמה נס ביקש לומר הערה לסעיף ההגדרות. בבקשה, שלמה. ההגדרה של "הליך מורכב" בסעיף 2 - - - רגע, עוד לא הגענו לזה. תלמדו את הפרקטיקה: אחרי שהצגנו משהו תשלחו הודעה לאסף מנהל הוועדה, אם יש הערה לסעיף שכבר הוקרא והוסבר. אז מה אתה אומר, אוסאמה? גם מבחינת הוועדה הציבורית, מה ייתן לה הראיון?

הרי הממונה מכיר את האנשים האלה - - - את זה בדיוק אנחנו לא רוצים. הגיע לפה הכנ"ר להלן, הממונה ואומרת: אני לא רוצה את הכוח הזה. ברור, אני מפקחת על העניין - - - המחוקק אמר. המחוקק אמר, והיא באה בשמחה לוותר על כוחה. אנחנו לא יכולים, כחברי כנסת, להגיד שאנחנו כן רוצים שהם יחליטו. אנחנו צריכים לפתוח התהליך. זה נכון שיש פה טרטור, אבל כשאתה רוצה - - - אוסאמה, אם מה שמטריד אותך זה הביורוקרטיה, ביורוקרטיה אפשר לפתור. באיזה מובן? שוב, אני מתנצלת שאני מדברת בלי להתייעץ קודם עם החברים שלי, זה תחת הסתייגות שאולי יש הערות. את הדברים האלה אפשר לפתור, למשל, על ידי זה שתגיד: אני מניח שכל מי שבמאגר רוצה להמשיך, אני יכולה לייצר לו בקשה להביא אפילו מהמערכות שלנו את התיקים שהוא התמנה בהם, אני יודעת מה הניסיון שלו בלי להטריח אותו, ורק מי שיגיד לי שהוא לא רוצה להמשיך לא ייגרע. זה רעיון שיכול להקל. זו קוסמטיקה. זה מה שאני אומר. הוא מדבר על כבוד האנשים. לראיון הוא יצטרך לבוא, אבל יקלו עליו את כל המסביב. הוא לא יצטרך להוציא מהבוידעם את התעודה שהוא צילם כבר פעמיים-שלוש,

אתה יודע מה, הראיון כן משתלב, ואגיד לך למה. דיברנו קודם על הנושא של ההשתלמויות, שהוא חשוב, צריך לראות אם הבן אדם עדכני, יכול להיות שכבר חמש שנים לא טיפל בתיק אחד, יכול להיות שיצא לו שם כזה גרוע במערכת שכולם בורחים ממנו. זה גם מכריח אותם לתת דין וחשבון פעם בארבע שנים, לבדוק אולי יש תפוחים רקובים שצריך להוציא.

אגב, אנשים גם ינצלו את הראיון הזה בשביל להגיד: למה לא נותנים לי יותר תיקים? עשיתי השתלמויות, למדתי. למה פה, למה שם. זו פתיחה של הדבר, הביורוקרטיה היא חלק מפתיחת העניין הזה. זה נלווה. אני יכול להשאיר אותך כמה דקות לבד? אני יכול לסמוך עליך, אוסאמה? אני יכול להצביע מיד. תמשיכו בהקראה. (היו"ר אוסאמה סעדי, 12:00) בבקשה. עכשיו הליך מורכב. יש לכם איזושהי הערכה לגבי המספרים כבר היום? אני מציעה שהממונה יענה כי אלה נתונים שיש בידם. וגם כמה בעתודה.

שאלה שנדבר עליה אחר-כך, אבל השאלה היא העתודה זה משהו ששווה לך לגשת אליו. קשה לכם להעריך היום - - - דווקא היום, אוסאמה, שאלת קודם ולא עניתי לך לגבי המצב של הליכי חדלות פירעון היום, דווקא עכשיו בנקודת הזמן הזו אני מעריכה שיהיה גידול במספר הליכי חדלות פירעון ולכן מספר הנאמנים שנצטרך הוא יותר גדול מכמות הנאמנים שיש היום. נכון להיום, פחות או יותר, כל בעל תפקיד מקבל 100 תיקים בשנה, זה פחות או יותר הממוצע, ביחידים. אלה סדרי הגודל. זה יכול להיות 10 תיקים יותר או פחות. אבל כמות הנאמנים שנצטרף תצטרך להיות המנה שמתקבלת ממספר התיקים שאני מעריכה שיהיה יותר גדול, לכמות התיקים לבעל תפקיד שתקבע, שהיא בסדרי הגודל האלה.

תקבלו פתאום רק 20 תיקים או 400 תיקים. אוסאמה, לשאלתך, נכון להיום נפתחו במדינת ישראל בשנת 2020 כ-22,000 הליכי חדלות פירעון חדשים של יחידים. אני כוללת בזה גם את אלה שמוגשים לממונה וגם את אלה שמוגשים לרשות האכיפה והגבייה שהם בערך 22% מהתיקים. הנתון הזה מצביע על גידול משמעותי לעומת שנת 2019, אז נפתחו בערך 16,500 הליכי חדלות פירעון. אבל הגידול להערכתנו וגם על סמך בדיקה שנעשתה, הוא לא הגידול של הקורונה. הגידול נובע מזה ש-2019 הייתה שנה חריגה במיעוט התיקים כי כנראה אנשים המתינו לכניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון ורצו לראות איפה הם עומדים. את מגמת הגידול התחלנו לראות עוד לפני הקורונה, בחודשים דצמבר,

פברואר. במרץ הייתה האטה דרמטית שהמשיכה אחר-כך. אבל גם עברתי על תיקים ספציפיים שנפתחו בחודשים אוגוסט-אוקטובר כדי לראות עד כמה הקורונה נוכחת בתיקים האלה, בעשרות תיקים. הקורונה עוד לא נוכחת שם. לדעתי, את משבר הקורונה נראה רק ב-2021. אני מסכים אותך, סיגל. אישרנו יחד עם משרד המפשטים את כל התקנות האלה על הגבלת צ'קים ועל דחיית תשלומים וגם משכנתאות. האנשים יתחילו להרגיש את זה כשנצא מהמשבר. יש פה ושם מענקים, אז נותנים קצת אוויר לנשימה ולכן האנשים לא ממהרים ללכת ולהגיש בקשות לחדלות פירעון, אבל אני חושש שאת המאסה הגדולה נתחיל לראות בשנת 2021. אמרת 22,000,

כמה הרשימה הזאת כוללת היום? בערך 200. אם מחלקים 22,000 ל-100 זה 220 נאמנים. 220 בסך הכול ברשימה במאגר?

נכון להיום, יש כ-175. זה אומר גידול של עוד 50 - - - את אומרת את זה במענה לנושא של העתודה שעכשיו תבחרו,

200, אבל יש צפי שבעוד שנתיים, כשתמלאו את רשימת העתודה, אז תמלאו עוד בשביל להגדיל - - - העתודה צריכה להיות, אבל פה באמת כל מספר זוכה. באינטואיציה: עתודה של בערך 25%-30% מהמאגר. מתוך מחשבה שרובם לא יכנסו במקום אנשים שייצאו אלא כהתרחבות של הפול. אם תהיה התרחבות. כמה הליכים יש לגבי תאגידים? כמה בעלי תפקידים יש בתאגידים? אפרופו עתודה, יש גם נשירה טבעית במהלך 4 שנות מכרז. אנשים מתמנים לשפיטה, אנשים פורשים. זה בשוליים, אבל יש צורך בעתודה בהגדרה. כמה יש בתאגידים בתאגידים יש לנו רשימות גדולות מאוד, יש לנו כ-300 - - - כמויות תיקים או כמויות נאמנים? נאמנים ותיקים. סיגל אמרה בבוקר שיש כ-1,100 תיקי תאגידים בשנה, לפעמים עד 1,200. יש עלייה ב-2020? יש עלייה, אבל היא עלייה קטנה. מאוד לא משמשמעותית. בינתיים יש ענפים מסוימים שאצלם זה בולט יותר. נאמנים יש לנו במפעילים ובמורכבים כבר היום אנחנו מנהלים את זה פחות או יותר על פי אותו מודל שהוצע והוסכם על ייעוץ וחקיקה במסגרת התקנות כ-300 נאמנים לתיקים האלה. דווקא בכמות התיקים הגדולה מאוד, 900-800 תיקים מחוזיים ברשימות התחיליות, יש לנו עשרות עד כ-100 נאמנים בכל הארץ.

כפי שאתם רואים, אין ביקוש רב כיוון שהתיקים האלה בדרך כלל הם תיקים שבעבר כל המטרה שלהם הייתה לאפשר לעובדים להגיע למוסד לביטוח לאומי ולקבל את גמלת הפירוק.

אפילו לא בהכרח צריך שם בעל תפקיד שיבדוק את תביעת החוב של העובדים כיוון שהמוסד לביטוח לאומי עושה את זה ישירות. אלה תיקים שאין בהם פעילות ואין להם יותר מדי ביקוש. רוב מה שה-100 עושים זה באמת על התיקים של המורכבים - - - נמשיך בקריאה,

"הליך מורכב" הליך שהוא אחד מאלה: (1)הליך לפי החוק של תאגיד שהוא תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף 337 לחוק,".

זו חברה ציבורית, חברת אג"ח, שותפות מוגבלת ציבורית. "(2)הליך חדלות פירעון של תאגיד שעם מתן הצו לפתיחת הליכים הממונה מצא כי ההליך הוא בעל מורכבות מיוחדת בהתחשב בגובה החובות, במספר העובדים בתאגיד, בכך שההליך מחייב ניהול נכסים בהיקף משמעותי, מעלה סיכונים מיוחדים, מתנהל בפריסה גיאוגרפית רחבה או מערב היבטים בין-לאומיים,". (3)הסדר חוב של תאגיד לפי חלק י' לחוק שמתקיים לגביו האמור בפסקה (1) או (2);". זה הסדר חוב, או שזה תאגיד מדווח או מה שמנינו עכשיו, כל הנסיבות המיוחדות. "(4)הליך שחל עליו סעיף 194(ב) לפקודת החברות, שמתקיים לגביו האמור בפסקה (1) או (2);".

זו אכיפת שעבוד צף ששוב מעלה את אחת מהמורכבויות האלה. אלה החלופות. ההגדרה הזאת תשמש להחליט איזה הליכים הם מורכבים. זה מופיע בתקנה 16. ההצעה היא שהממונה, עם הגשת הבקשה, אם מתן הצו, יכריע אם מדובר בהליך מורכב או לא כאשר יש חלופה אחת של תאגיד מדווח שהוא תמיד מבחינתנו הליך מורכב והליך אחר שממעורר את כל השאלות שאנחנו מונים כאן. לתאגידים כאלה יוכל להתמנות נאמן מרשימה של הליכים מורכבים. אתם לא רוצים לגבי החלופה 2 פשוט בשביל להקל עליכם, לקבוע פה אפילו חזקה, איזושהי אינדיקציה? הרי אנחנו יכולים להשתמש מושגי שסתום, אבל בהקשרים אחרים אתם לפעמים כותבים סכום מסוים, היקף נכסים. פה אתם מעדיפים להשאיר את זה פתוח. כאן זה צריך להיות קצת יותר גמיש.

זו רשימה של כמה שיקולים שלא בטוח שכולם יתקיימו בו זמנית ולכן רצינו להשאיר מקום לגמישות ולא באמת - - - כי זה יעמיס עליכם. אבל בנוסף לזה צריך לזכור שההליכים בענייני תאגידים כאלה לא תמיד נפתחים לבקשת התאגיד.

ביום הראשון אנחנו לא בהכרח יודעים שזה מתאים למורכבים ולכן חשוב לנו להשאיר את מקסימום הגמישות כדי לנסות לפגוע שם. כיוון שאם אין לי נתון של מחזור - - - - - - כן, עורך דין שלמה נס, לגבי הסעיף הזה. שתי הערות לסעיף הזה. אני מציע לכם להוסיף בסעיף 2 שיכול גם להיות מצב שבו מדובר על הליכים של חקירות או הליכים משפטיים מורכבים. יש תיקים שמתאפיינים במורכבות כזאת, כדאי לקחת את זה ולהוסיף את זה להגדרה. זו הערה ראשונה. כתוב שההליך הוא בעל מורכבות מיוחדת. מה את מציע? בתחילת ההליך חדלות פירעון של תאגיד, אני מציע להוסיף כאן "ויחידים או יחידים במקרים מיוחדים", מכיוון שיש הליכים של יחידים,

שגם שם ההליכים מורכבים ולא הליכים רגילים שהרשימות של היחידים,

מתאימים לזה, ולכן הליך מורכב יכול להיות במקרים מיוחדים גם במקרה של יחידים. בקי קשת, גם לסעיף הזה. אחרי זה תענו במרוכז. כן, בקי. תודה, כבוד היושב-ראש, רציתי להגיד - - - לנושא הכשרות ולנושא של מבחנים, אבל אני רוצה לחזק את חשיבות הנושא של ההכשרות לכלל האנשים הממונים, גם הוותיקים וגם החדשים. הממונה הכניס את תוכנית חדשה, מצוינת וחשובה, יחד עם הג'וינט ועם החברה האזרחית, להכשרת נאמנים בנושא של הכרת חייבים, במיוחד חייבים שחיים בעוני. זה נושא מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו מאוד נשמח שזה כמובן יכנס פה גם לתקנות של הנושא הזה. בינינו, אני מבינה שזה לא נותן מענה לצמצום מספר הפונים, אבל זה נושא חיוני לדעתנו לכלל מי שעובד עם ציבור ובמיוחד עם ציבור חייבים יחידים. את מדברת על הכשרה, השתלמות לנאמנים,

דבר נוסף. כששאלו באמת איך לצמצם את הרשימות או איך לתעדף בין אנשים, לדעתנו צריך להיות איזשהו מענה מהסיפור של החייבים.

מעניין החייבים היחידים ולא התאגידים, בנושא הזה של לקבל פידבק. שהכנ"ר יקבל משוב מחייבים לגבי הניסיון שלהם עם הנאמנים. וגם נושא שצריך להיכנס בתוך התעדוף הזה, זה דוברי שפות. יש כבר התייחסות לקרבה גאוגרפית. אנחנו מכירים הרבה מקרים של אנשים שגרים בפריפריה, חיים בעוני ולא מדברים את השפה, שהרבה פעמים יש להם קשיים גדולים. נראה לנו מאוד חשוב שהרשימה שמתגבשת תכלול התייחסות לכל הסוגיות האלה. כאמור, גם למשוב על היחס שאנשים מקבלים. גם בסעיף הראיון אנחנו חושבים שזה צריך לקבל דגש, יחסי האנוש והיכולת לתקשר עם מגוון אוכלוסיות. מיכל, אם את יכולה להתייחס לשתי ההערות של ד"ר נס ובמיוחד לנקודה החשוב שהוא העלה שאם יש הליכי יחידים מורכבים, אז אם אפשר להכניס את זה לסעיף (2), ולהערה של בקי בעניין הייצוג של כלל המגזרים ובמיוחד ייצוג דובר ישפות שונות, אם זה ערבית, אם שפות אחרות, שבעל התפקיד יהיה אני יודע שיש כאלה, אבל גם במסגרת התעדוף שיהיה ייצוג הולם לכלל המגזרים. בבקשה. לגבי השאלות של ד"ר נס, קודם כל, אני חושבת שהליך שמעלה מורכבות מיוחדת ויש בו סיכונים מיוחדים, הדברים שד"ר נס אמר לגבי הליכים משפטיים או חקירות מורכבות, יכולים להיכנס לשם, אם בכלל הכנ"ר יודע את זה ביום הראשון של - - - אז אפשר להציע הליך חדלות פירעון של תאגיד או יחיד. לגבי יחיד, עלה כאן שם אחד - - - אני יכול לתת לך עוד שמות. לא הרבה. לכן אני אומר, לא הרבה, אבל יכול להיות שזה תהליך מורכב. דיברנו על זה גם בינינו כי זו הצעה שעלתה - - - הממונה הוא שיחליט בדבר הזה. נכון, אבל משיחות עם הממונה היא יכולה גם להגיד בעצמה שלא מצאנו שיש הצדקה, שיש מספיק הליכים מורכבים של יחידים שמצדיקים לעשות רשימה נפרדת. לא רשימה נפרדת. אותה רשימה של המורכבים. אבל זה תאגיד. אני מציעה עירוב שאומר בסוף, מיכל אומרת בצדק, הניסיון שם זה של תאגידים. אז או שאתה הולך על מומחיות או שאתה לא הולך על מומחיות. זו פרופסיה דומה אבל לא זהה. אני מציעה, מספר התיקים שאתה יכול להגיד חוץ מפישמן עוד שם אחד, עוד שניים, עוד שלושה בסוף לא כמות כזו שמצדיקה מתוך 20,000 הליכים בשנה להקים מאגר .נפרד. אפשר לבחור את המנוסים יותר, את הבולטים יותר מתוך המאגר של יחידים. אני מוכנה להוסיף לשקול שלעניין הליכים מורכבים של יחידים אפשר יהיה למנות גם מתוך הרשימה המורכבת, אבל לא בהכרח דווקא משם. או מזה או מזה, לפי - - - אני מקבל את

תנחו משהו. לגבי ההערה של בקי? להערה של בקי, אתם רוצים להתייחס לגיוון? גיוון, ייצוג, שפות. אני לא חושבת שצריך קודם כל, זה קיים. באמת יש גם מהמגזר הערבי וגם דוברי רוסית. יוצאי אתיופיה, אני לא בטוחה שיש. חשוב שיהיה לזה ביטוי, אני לא הייתי קובעת דווקא מכסות, הייתי אומרת שהוועדה הציבורית תיתן דעתה בהקמת המאגר גם לנושאים האלה. בסוף בעניין שירותי לציבור. אז אפשר אולי להוסיף בסעיף המתאים. נדבר על זה כשנראה את כולו. כן, המועד הקובע. "המועד הקובע להגשת מועמדות" המועד שעד אליו ניתן להגיש מועמדות לרשימת נאמנים ולא מוקדם מ-30 ימים ממועד פרסום ההזמנה להגיש מועמדות, "ועדה ציבורית" ועדה ציבורית ליחידים, או ועדה ציבורית לתאגידים,". יש התייחסות אחרי זה בהמשך לעניין של הפרסום, בשפות? יש התייחסות בהמשך. זה סעיף ההגדרות,

אני מתנצלת שאין מה להסביר. "ועדה ציבורית ליחידים" ועדה ציבורית שמונתה לפי סעיף 126(א)

"ועדה ציבורית לתאגידים" ועדה ציבורית שמונתה לפי סעיף 37(א) לחוק, "חוק ניירות ערך" חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, "כהונה בתפקיד" מי שכיהן כנאמן בהליכים שהתנהלו לפי החוק, מי שכיהן כמנהל מיוחד או כנאמן בהליכים שהתנהלו לפי פקודת פשיטת הרגל, מי שכיהן כמפרק או ככונס נכסים בהליכים שהתנהלו לפי פקודת החברות, מי שכיהן כבעל תפקיד בהליכים שהתנהלו לפי חוק החברות, מי שכיהן כמפרק בהליכים שהתנהלו לפי חוק העמותות ומי שכיהן כמפרק בהליכים שהתנהלו לפי פקודת האגודות השיתופיות,". אתה מציע להוסיף "שהתנהלו לפי פקודת החברות או חוק העמותות או אגודות שיתופיות". אולי נסביר את זה יחד עם - - - ביחד. להליכי חדלות פירעון. אני אקריא את ההגדרה ואז נדבר עליה במאוחד. "מחוז" לפי אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 33 לחוק בתי המשפט , התשמ"ד-1984, "ניסיון בהליכי חדלות פירעון" (1)

מי שכיהן בתפקיד או מי שייצג את מי שכיהן בתפקיד, (2) לעניין רואה חשבון, מי שכיהן בתפקיד או ביצע תפקיד מהותי בהליכי חדלות פירעון שהתנהלו לפי החוק, פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות או חוק החברות,". צריך להוסיף עכשיו לפה גם את שני החוקים הנוספים,

ברגע ששאתה מוסיף את זה בכהונה בתפקיד - - - זה נכנס פנימה. אבל אנחנו מונים פה את החוקים. יש לנו "כיהן בתפקיד"

במקום שכל פעם, גור ומיכל, לחזור על פקודת החברות וחוק החברות ופקודת פשיטת הרגל,

להלן - - - לכן זה בהגדרות לא תראה את זה יותר לעולם. את יכולה להסביר? שתי הגדרות של כהונה בתפקיד וניסיון בהליכי חדלות פירעון ישמשו אותנו בהמשך, בעיקר בהיבטים של תנאי סף לכניסה לרשימות. הכהונה בתפקיד נועדה לכלול את מי שממלא תפקיד כנאמן בהליכים לפי חוק חדלות פירעון או בהליכים של פירוקים שדומים לו אבל הם לא לפי החוק. ההגדרה של ניסיון בהליכי חדלות פירעון כוללת גם את מי שכיהן כנאמן, אבל כיוון שאנחנו לתת אפשרות לאנשים להיכנס גם אם הם לא כיהנו כנאמנים בעבר, חשבנו על אפשרויות נוספות לגבי ניסיון. אנחנו רוצים אנשים שמכירים את העולם הזה של חדלות פירעון ולכן היא כוללת כהונה בתפקיד, אבל קצת יותר רחבה: לגבי עורך דין, זה מי שמייצג נאמן או דומיו, וכיוון שרואי חשבון לא נקראים כמייצגים, אז חשבנו על הגדרה של ביצוע תפקיד מהותי והליכי חדלות פירעון.

זה נועד בעיקר לתפוס את ההערה שנציג לשכת עוה"ד ציין, שבעצם מתמנה עו"ד והוא שוכר רואה חשבון שהיה בתיקים האלה אבל לא קיבל מינוי רשמי ויכול להיות שאפשר יהיה להרחיב את זה קצת לפי מה שהוועדה הציבורית תחליט. רק נחדד לגבי עו"ד, מי שייצג את מי שכיהן בתפקיד באופן טיפוסי זה יהיה השכיר במשרדו של הנאמן, העו"ד השכיר שהוא זה שמגיש את הבקשות למתן הוראות מטעם הנאמן. הוא משתתף בניהול של התיק. אבל מה שזה לא מכסה, וכן עולה פה שאלה, זה אם יש משרדים שעוסקים בתחום חדלות פירעון, אבל הם מייצגים נגיד את הבנקים, את הנושים, אז במקרה הזה לא ייחשב להם - - - זה לא ייחשב כאן כניסיון בהגדרה הכללית, אבל בתנאי הסף יש לזה ביטוי במקומות המתאימים.

זה הגדרות לצורך תנאי הסף והן רלוונטיות לכל מקרה שבתנאי הסף שמתייחס לניסיון או לכהונה. אבל יש גם עוד קצת פיין טיונינג שעשינו בתוך תנאי הסף שכוללים גם התייחסויות לאפשרויות כאלה. בתלונה שאנחנו מתייחסים כאן לניסיון של מי שנתמנה ככונס נכסים בהליכים שהתנהלו לפי פקודת החברות, מה עם החוק של חדלות פירעון? זה הראשון. נאמן בהליכים שהתנהלו לפי החוק זו האופציה הראשונה. בסדר. מי שייצג את מי שכיהן,

עורכי הדין השכירים שבאותו משרד?

לא חייב להיות, אבל זה ככה בדרך כלל. יש להם כבר ניסיון אבל הם לא רשומים. הם לא רשומים כנאמן, אבל הם מגישים את הבקשה למתן הוראות לבית משפט. הם עובדים על התיק. בעניין הזה, אלון ריחני. שלום.

ברוך רופא חולים למחלימים, בריאות איתנה לבריאים. אני במקצוע כבר 25 שנה. עוסק בתחום, המשרד עוסק בתחום. כרגע מכהן בשני תיקים, אחד מהם כנראה עומד בהגדרה של תיק מורכב של יחיד דווקא. אין ספק שהמטרה של התקנות לשמש שני נדבכים: אחד, שימונו לתפקיד אנשים בעלי ניסיון ואנשים ראויים,

לפתוח את השורות לאנשים שכרגע לא נמצאים ברשימה. אני חושב שההגדרה של ניסיון, במיוחד בהקשר של תקנה 17 שעוד מעט נגיע אליה, לא זו בלבד שחוטאת למטרות הללו, אלא חותרת תחתן. אולי אתחיל בדוגמה הכי מובהקת, כבוד השופט איתן אורנשטיין, אף אחד פה לא חושב שהוא לא ראוי, פשוט לא עומד בהגדרה של ניסיון כפי שהיא מנוסחת כרגע בתקנות. כלומר, אם הוא מחר ירצה להתמנות, הוא לא יוכל. הוא לא עומד בהגדרה. ההגדרה של ניסיון פה היא הגדרה מאוד טכנית. זה שאדם מונה לתפקיד, לא בהכרח אומר שהוא בעל תפקיד טוב. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כשל בתפקידו. וזה שאדם ייצג בתפקיד, אותה הערה חלה לגביו. וישנם אנשים שלמרות שפורמלית לא מונו או אפילו פורמלית לא כיהנו כבא-כוח של בעל תפקיד, הם אנשים בעלי ידיעות מובהקות ואין ראויים מהם להתמנות.

ההגדרה פה היא הגדרה טכנית שלמעשה פותחת את הדלתות רק לגבי אנשים שפורמלית היו בעלי תפקיד. יתירה מכך, מינוי פורמלי לא מעיד על ניסיון. יכול להיות אדם שמונה פורמלית בתיקים שהיו יחסית פשוטים. זאת אומרת, למשל של תאגיד שאין נשייה זולת העובדים, כמעט לא עשה כלום, אבל הוא הוגדר לצורך העניין כבעל ניסיון.

יכול להיות אדם שלא היה לו מינוי פורמלי, אבל הוא עסק לגופם של דברים, בין אם מתוקף זה שהוא ייצג נושה או מתוקף זה שהוא עבד מאחורי הקלעים אבל הוא לא מינוי פורמלי כי הוא היה שכיר באיזשהו משרד שעסק בתחום. הרעיון, עורך הדין אלון, מובן.

ההצעה היא כזו, אני חושב שדווקא התשובה נמצאת בדיסוננס בין ההגדרה של ניסיון לעורכי דין לבין ההצעה של ניסיון לרואה חשבון. מה שמעניין אותנו, כמי שרוצים בטובת העניין, הוא שיש פה ניסיון מהותי, לא ניסיון פורמלי. מכיוון שניסיון מהותי הוא מונח שנמצא בהגדרה של רואה חשבון, אני חושב שזה ראוי להשתמש בו גם בעניין של עורכי דין. ישאל השואל: מה פירושו של ניסיון מהותי. פה התשובות שלי יינתנו כשנגיע לתקנה 17 שגם היא חוטאת כי היא מאוד פורמלית, היא מדברת על תקופות ועל מספר מינויים שהם לא בהכרח מעידים על טיב העניין ועל המהות.

אנשים שכבר נמצאים במערכת והמערכת מכירה אותם,

אני עובד בצמוד עם פרקליט מלווה בכמה תיקים ופרקליטים מלווים בכמה תיקים, עם שופטים שמכירים אותי, הם לבטח יודעים יותר טוב מכל בחינה, יותר טוב מכל הגדרה פורמלית - - - אלון, ההערה שלך חשובה ואני חושב שיש בה הרבה טעם, תכף נשמע. ואתם אתם תתייחסו לזה. חגי תם, בבקשה. צוהריים טובים. רפואה שלמה, ברוך רופא חולים ליושב-ראש הוועדה. אני עורך דין שמייצג חייבים וגם בא כוח מנהל המיוחד בנצרת ובחיפה, אז אני יושב על שני הכובעים האלו.

אני שנתיים עורך דין, לכן אני חושב שאני מחזיק גם בניסיון רב כי מהיום הראשון שקיבלתי את הרישיון אני גם מייצג חייבים בפקודה ויחידים היום. לכן אני חושב שצריך להוסיף לניסיון גם את הנושא של מייצגי החייבים. יש נקודה חשובה לזה, גם מי שלא עבד כשכיר במשרד של מנהל מיוחד או בעל תפקיד, יכול להיות מייצג חייבים ובעל ניסיון לא פחות מאותם אלה שליוו את התפקיד.

גם ההחזקה בכובע הזה מהווה ניסיון חשוב בליווי התיק. אני מתנגד לכל איזושהי החלטה פורמלית שאומרת שרק בגלל שיש לך ניסיון כזה או אחר או שנים שאתה בוותק על פני מי שבעצם ייצג בפועל ויכול להיות שהוא מחזיק במספר ניהול תיקים גדול יותר מאשר בן-אדם ש-25 שנה בתחום או 30 שנה בתחום וייצג במספר מאוד קטן של תיקים ואין לו הרבה ניסיון בתחום הספציפי הזה. אני חושב שבשורה הזאת צריך להוסיף גם את מייצגי החייבים שאני חושב שגם להם, הניסיון שלהם, יכול להיות לא פחות מאשר למי שכבר עבדו בתחום הזה. מייצגי חייבים בהוצאה לפועל, אתה מתכוון.

מיכל, תעני לשני הדברים. ההערה של אלון ריחני, יש בה הרבה טעם. אם אפשר להכניס את העניין הזה של ביצוע תפקיד מהותי בהליכי חדלות פירעון גם לניסיון בהליכי חדלות פירעון. אז קודם כל אני רק אגיד, למקרה שזה לא הבהרתי מספיק טוב קודם, התנאים של כהונה ותפקיד וניסיון בהליכי חדלות פירעון הם רק חלק מתנאי הסף. יש עוד תנאי סף שנתייחס אליהם בסעיף 17, הם כוללים גם ייצוג של חייבים בהליכים של יחידים שזה ניסיון שחשבנו שהוא מאוד רלוונטי ולכן זה כבר נמצא. לגבי מיומנות מיוחדת, זה כבר מקבל מענה בחוק. בסעיף 37(ב) ברשימת הכשירות, כשיר להיכלל חבר לשכת עוה"ד, בעל רישיון לפי חוק רואי חשבון שיש לו ניסיון של 5 שנות עבודה במקצועו. חלופה נוספת זה מי שהוא בעל מיומנות מיוחדת או ניסיון מוכח בניהול תאגידים בהליכי חדלות פירעון. זה נועד באמת לתת מענה לאנשים שהם לא כל-כך נכנסים לקטגוריות הרגילות שלנו אבל אנחנו רוצים אותם בפנים וזה בחוק. אם זה נמצא בחוק, למה אי-אפשר - - - את זה כאן? כי זה בחוק לא צריך. הכי טוב בחוק. זה מקבל ביטוי כ אן בהמשך, אבל זו התשובה, הרוב נכונות וכבר יש להם - - - אבל הם יכללו ברשימה, פשוט במסלול העוקף. לגביהם, תנאי הכשירות נקבעו בחוק ואין צורך לקבוע - - - בסדר. נעבור להגדרה של קרוב. חלק מהדברים שאולי יעלו עכשיו, פשוט יעלו כשנגיע לתקנה 17, לתקנה הרלוונטית. עדיף לדון בזה שם כשיש את התמונה המלאה. כן, אנחנו עדיין בסעיף של ההגדרות. "קרוב" כל אחד מאלה: (1)בן משפחה של מועמד או של חבר ועדה ציבורית, (2)אדם שלמועמד או לחבר ועדה ציבורית יש עניין במצבו הכלכלי, (3)תאגיד שמועמד או חבר ועדה ציבורית, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו, (4)גוף שמועמד או חבר הוועדה הציבורית, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו,". זה לעניין ניגודי העניינים. "רשימת נאמנים" כל אחת מהרשימות להלן: (1)רשימת נאמנים להליכים מורכבים, (2)רשימת נאמנים מפעילים, (3)רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים, (4)רשימת נאמנים מחוזית ליחידים, "רשימת נאמנים להליכים מורכבים" רשימת נאמנים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכים מורכבים כאמור בתקנה 16, "רשימת נאמנים מפעילים" רשימת נאמנים שמתוכה ימונו נאמנים או מנהלי הסדר וכן כונסים כאמור בפסקה (4) להלן, בהליכים אלה: (1)הליכי חדלות פירעון של תאגיד שבהם ניתן צו המורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי לפי סעיף 23(א)(1) לחוק או על הפעלה זמנית של התאגיד לפי סעיף 24 לחוק, (2)הליכי חדלות פירעון של תאגיד שבהם ניתן צו המורה על פירוק התאגיד, במסגרתם בית המשפט הורה על הפעלת התאגיד לפי סעיף 97 לחוק, (3)מנהלי הסדר בהליכים לפי סעיף 326 לחוק, בעניינו של תאגיד, (4)כונסים בהליכים לפי סעיף 194(ב) לפקודת החברות,". תמשיך עד פרק ב'. "רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים" רשימת נאמנים למחוז מסוים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכי חדלות פירעון של תאגיד שבהם ניתן צו המורה על פירוק התאגיד לפי סעיף 23(א)(2) לחוק למעט בהליכים שבהם בית המשפט הורה על הפעלת התאגיד לפי סעיף 97 לחוק, "רשימת נאמנים מחוזית ליחידים" רשימת נאמנים למחוז מסוים שמתוכה ימונו נאמנים בהליכים לפי חלק ג' לחוק ומנהלי הסדר לפי סעיף 326 לחוק בעניינו של יחיד, "תקופת תוקפה של רשימת נאמנים" כמפורט בתקנה 12(א).". אומר באופן כללי שדיברנו כבר על כל הרשימות, אלה ההגדרות שמגדירות כל אחת מהן, רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים שתתעסק בכל הנושא של פירוקים, רשימת נאמנים מפעילים שבית המשפט ימנה ממנה נאמנים בהליכים שבהם דרושה הפעלה של התאגיד או כל דבר שדומה להפעלה שאנחנו חשבנו שזה גם הפעלה זמנית וגם ניהול של הסדר חוב וגם הליכים של כינוס. רשימת מעוכבים שכבר דיברנו עליה, רשימה ליחידים שכוללת בעצם את כל ההליכים של היחידים, כולל הסדרי חוב. היום יש רשימות מחוזיות או יש רשימות ארציות? גם וגם. מישהו במחוז מסוים לא יכול להתמנות במחוז אחר? יכול. אין כאן בתקנות איזושהי הגבלה לאנשים להגיש לכמה רשימות שהם רוצים. אם אני רוצה להגיש גם לרשימה של כל המחוזות, אין עם זה שום בעיה ואפשר לעשות את זה ואין כאן שום מניעה בתקנות. זה בעצם תהליך אחד כעניין טכני. אם אני רוצה להיות במחוז תל אביב, ירושלים ודרום אני אעשה בחינה אחת וראיון אחד או שאני אצטרך לעשות יותר? ואני צריך להגיש 3 טפסים. אתה מציין אלו מחוזות אתה רוצה ואתה נכנס. יהיה לי טופס אחד שאני מציין בו מה אני רוצה זה גם קיים היום. ואם אנחנו רוצים במחוזות בפריפריה להגביל המספר כדי שלא כל אחד ימלא שהוא רוצה לפעול בכל המחוזות,

3 מחוזות? הוועדה צריכה לשקול - - - כמה מחוזות יש? 6 מחוזות? כמה בתי משפט מחוזיים יש? יש 6 מחוזות. לנו יש 4 מחוזות בגלל חיפה, נצרת, תל אביב מרכז. אבל בעתיד אולי יהיו לנו יותר. אפשר לחשוב גם על הגבלה אם אתה רוצה להבטיח היום אנחנו עושים את זה,

על-ידי זה שאנחנו מקפידים, כשאנחנו מציעים במחוז מסוים, להציע לפחות שניים שנמנים על אותו מחוז כדי לתת את הסיכוי גם לעורכי דין מהפריפריה לקבל את המינוי. זה גם דבר שנלקח בחשבון כשהוועדה עושה את הראיונות, היא בודקת גם את הקרבה, את הנגישות לאותו מחוז. אנחנו לא בטוחים שנאמנים מהמרכז יהיו מעוניינים לטפל בתיקים כאלה, אבל זה בהחלט נלקח בחשבון. איזה סעיף מדבר על כמה מחוזות? נגיע לזה? זה לא מדבר. בגלל שככל שאנחנו לא מגבילים אז לא כתבנו את זה ולכן אין סעיף ספציפי. מה שבפרקטיקה יכול לאזן את זה שאתה סתם רושם את עצמך, זה שיש פה מגבלה לכמה הליכים אתה יכול לסרב נדמה לי שאתה יכול עד 4 בשנה להגיד שאתה לא רוצה. לא תמיד יהיה לך אינטרס להירשם לכל המחוזות, כי פתאום ישלחו אותך לצפון או לדרום כשאתה בכלל במרכז. לא תרצה שזה יירשם לך בסירובים, אני מניח. שמעתם את הנתונים שהציגו החברים מהממונה שאמרו שבתאגידים דווקא חסרים ברשימות המחוזיות מועמדים,

חבל להגביל את האפשרות. וביחידים? ביחידם זה עולם קצת אחר. ביחידים לא חסרים. יש לזה ביקוש. ביחידים, נכון לעכשיו, הם מתמודדים על כמה מחוזות במקביל. אין לנו את העניין הזה של ההעדפה כמו - - - כאלה שאומרים: אני רק רוצה במחוז אחד או בשניים? כן. רובם, אגב, כאלה. רובם רוצים רק מחוז אחד כי המשרד שלהם נמצא קרוב. זו וחתיכת אופרציה לנהל 100 תיקים כאלה בשנה. שם גם יש חשיבות לנגישות כלפי היחיד.

זה לא רק טרטור של עורך הדין, אלא גם צריך להיות נגיש. זה המימד העיקרי לגבי יחידים. האם יש מישהו מהמשתתפים בזום שרוצה להתייחס לסעיפים, אז שישלח הודעה למנהל הוועדה שלנו אסף.

גור, נעבור הלאה. "פרק ב': ועדות ציבוריות לגיבוש רשימת נאמנים" זה לגבי ההוראות הכלליות יותר, סדרי העבודה, ניגודי עניינים וכולי. "2.(א)ועדה ציבורית לתאגידים תגבש רשימת נאמנים מחוזית לתאגידים, לכל מחוז, רשימת נאמנים מפעילים ורשימת נאמנים להליכים מורכבים. (ב)ועדה ציבורית ליחידים תגבש רשימת נאמנים מחוזית ליחידים, לכל מחוז.". דיברנו על ההיבט של כמה מחוזות שאתה יכול. "מניעת ניגודי עניינים 3.(א)לא ימונה לחבר ועדה ציבורית ולא יכהן חבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים שימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה ציבורית. (ב)חבר ועדה ציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. (ג)נודע לחבר ועדה ציבורית כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה הציבורית, אם חבר הוועדה הציבורית האמור הוא היושב ראש, יודיע על כך לשר. (ד)על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר ועדה ציבורית שמונה לפי סעיפים 37(א)(3) או (4) וכן 126(א)(4) לחוק להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, אם הם קשורים לתפקידי הוועדה ציבורית, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.". זה סעיף די סטנדרטי שמדבר על מניעת ניגודי עניינים. (א) זה אומר שאי-אפשר למנות מישהו שהוא כל הזמן נמצא בניגוד עניינים ולכן הוא לא יכול לבצע את התפקיד. תקנת משנה (ב) אומרת שאי-אפשר לטפל בעניין שאתה נמצא בו בניגוד עניינים. סעיף (ג) מסדיר מה אתה עושה אם אתה בניגוד עניינים. סעיף (ד) מבהיר שיש כאן נציגים של הלשכות והם יכולים להביא בחשבון את האינטרסים או את העניינים של הגופים שמהם מונו וזה לא נחשב ניגוד עניינים בעצמו. כתוב המועד וגם הכהונה של הוועדה?

זה לא דבר שצריך להיות קבוע בחוק. בתקנות יש?

נמצא בתקנות. השר ממנה את הוועדה.

יש הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה נושאים האלה וזה לא נכלל כרגע בתקנות.

זולת אם השר החליט כי הייתה סיבה מוצדקת להיעדרות, (3)השר נוכח לדעת כי נבצר מאותו חבר למלא את תפקידו דרך קבע, (4)נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר ועדה ציבורית לפי תקנה 3 או שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים

אנחנו ממנים כאן את הנאמנים ל-4 שנים, נכון?

שכן.

זה אומר שלכל ועדה יהיה - - - פעמיים. אז אולי נכניס את זה כאן. עושים איזשהו דירוג שרק חלק - - - לא כל חברי הוועדה יחלפו בו זמנית

בקי, הערות לסעיף 10. תודה,

אני מציעה שאולי כאן אשר להכניס דברים שדיברנו.

אולי זה המקום להכניס עוד שיקולים שצריכים לעמוד לעיני הוועדה מעבר למה שיש בהמשך מבחן. כאן אפשר להכניס,

אמות מידה מקצועיות ובלתי תלויות הכוונה יותר על חוסר התלות שלהם ועל העצמאות שלהם. עצמאות שיקול הדעת שלהם,

הייתי מחכה לזה בהמשך.

תודה רבה. אני עובד בתחום הזה של חדלות פירעון באמת הרבה שנים,

ניהלתי עשרות רבות של הליכי חדלות פירעון. אף פעם לא ראיתי את התפקיד הזה בתור איזושהי זכייה. זה בדרך כלל עבודה מאוד קשה ומורכבת בתנאי לחץ. אני אומר את הדברים לא בשביל לדבר על עצמי,

אני חושב שמי שצובר ניסיון בתחום הזה,

ואם מישהו כיהן 4 ועוד יש תקופות לאחר 5 שנים, אז אמור להיות לו יתרון מבחינת האינטרס הציבורי, שאפשר לדבר עליו רגע. האינטרס הציבורי הוא שיכהנו בתפקידים האלה אנשים שיש להם ניסיון. אני

מכיוון שהסעיף הזה קובע רשימת נאמנים שתקפה ל-4 שנים ואחרי 4 שנים אתה כבר לא נמצא ברשימה. מי שנכנס לרשימה הזאת - - - לא. אולי מישהו בעצמו לא רוצה.

אני לא חושב שכלי סינון היה אחד מהמטרות של החוק. אני חושב שאם בית המשפט קבע שמישהו מתאים לכהן כבעל תפקיד כמה פעמים, ומכהן בתפקיד

אבל בכל הכבוד לתקנות,

כולנו זמניים. זה יצירת איזושהי חקיקה, והחקיקה הזאת צריכה להחזיק מעמד גם אם

דווקא כשאתה מגביל את זה, אתה מאפשר לאנשים גם להיכנס ככוחות חדשים וגם לצבור ניסיון מספיק משמעותי כדי לעבור לשלבים הבאים. אני דווקא כן שמעתי את חברי עו"ד שפירא ואני לא בטוחה שהוא התכוון

את אומרת בעצם שיש היגיון במה שאנחנו אומרים, אבל מצד שני, הקונוס פה שהאפשרות להשתלב בפעם הבאה תהיה

זו דילמה.

פה היא במי שכבר עשה משרד, גייס עורכי דין שכירים, נכנס לדבר הזה והוא קיבל ציון 80, והוא עסק בתחום הפעילות הזאת 4 שנים ומחר מגיע מישהו חדש

אם יתגבש - - - אפשר אחד משניים: או להשאיר באמת 4 שנים או לקבוע שאפילו להאריך את זה נניח דווקא ל-6 שנים והעתודה תיכנס אפקטיבית, תהיה עתודה אמיתית אחרי 3

בסופו של דבר לבן-אדם שהעורך דין מייצג אותו זה כל עולמו. אני רוצה להגיד רק רעיון אחרון,

(ב)עתודת נאמנים תהיה תקפה למשך תוקפה של רשימת הנאמנים. (ג)נגרע נאמן, אחד או יותר, מרשימת נאמנים מחוזית ליחידים או מרשימת נאמנים מחוזית

סיווג הליכים מורכבים 16.הממונה יחליט לעניין הליך של תאגיד האם מתקיימים בו המאפיינים של הליך מורכב, סמוך לאחר הגשת הבקשה לפתיחה בהליך.". אגב, איך זה ייעשה בהליכים שביוזמה של נושה?

אנחנו יודעים אם זה הליך מורכב או לא מורכב.

עד עכשיו אנחנו בדיון מצוין אל תעצור את מה שאוסאמה עשה פה קודם.

מצוין.

תנאי סף ובחינה מקצועית תנאי סף לרשימות נאמנים 17.(א)כשיר להיכלל

כן. ברור.

גם לתאגידים זה לא נמצא.

אני

- - - כמה מילים. כל מי שרוצה להעיר הערות על הסעיף,

לא להתפרץ באמצע. בהליכי יחידים, הייצוג של

לזה חריגים אבל על פי רוב, המעורבות של נושה מתמצת בהגשת תביעת חוב לבעל תפקיד או בהצבעה כזו או אחרת, אם עומדת הצעת הסדר או להגיב,

להצעה לשיקום

השאלה היחידה היא, מה שאתה שואל בעצם, גם החוויה הזאת מספיקה או לא. שאלה טובה. בואו נשמע את ההערות על תקנה 17. רק בשביל לחדד את השאלות,

תודה. אייל נייגר, לשכת רואי החשבון, לגבי סעיף 1 ו-2. שלום רב ותודה רבה. בריאות טובה ליושב-ראש ולכל הנוכחים. לא ניתנה לי הזדמנות להתייחס קודם לכן בהערות הכלליות לסוגיה של רואי החשבון,

אכן מתקדמת במשהו לטעמנו אולי לא מספיק את ההשתלבות של רואי החשבון.

כן. מכיוון - - - רציתי תשובה שלהם - - אז גם על זה אני רוצה תשובה.

הוא העלה נושא אחד שאומר שמספר הפעמים שיצטרכו בתיקים מאוד מאוד מורכבים

כי אם אין להם ניסיון, אין להם בוודאי ניסיון בזירה המשפטית, שזו הזירה שבה מתנהלים הליכים. אין פה גם את הערך המוסף המשמעותי שיש לרואי החשבון כשאנחנו מדברים עליהם בהליכי

אז בעצם נצטרך לפתוח את האפשרות לאלה שטיפלו עבור נושים. זאת אומרת, אז גם לרואי חשבון אנחנו מתחילים. כי אם לא, אז אתה נותן עוד יתרון לעורכי הדין פה שייצגו

בזה מתמצאת המעורבות שלך בהליך חדלות פירעון, לא נותן לך איזשהו רף מקצועי מינימלי נדרש. אתה לא מכיר את העולם הזה. אז לצורך הנושא

אם מסתכלים על תקנה 17(1) ו-17(2), הן חוטאות החוק. עורך דין חדש לא נכנס אפילו, לא עומד בתנאי הסף.

זה, לעניות דעתי, מבחן.

הממונה מחווה דעתו ואומר: מבחינתי הוא עובר את תנאי הסף, קדימה לוועדה. כאלה שהיו בפועל ולא כיהנו כמו שצריך,

אני לא מעלה אותך לוועדה. לגבי חדשים, אנחנו פשוט לא נותנים להם להיכנס. איך אנחנו ניתן להם להיכנס?

זה הייתה ההבהרה בהתחלה. אם צריך לשפץ את ההגדרות, תשפצו אותן. אבל אם זאת הכוונה, עם זה אני הולך קדימה. תומר רבינוביץ', דף חדש. חבל, אני רוצה להתקדם.

שלום. אני רוצה, ברשותכם, לדבר על מה שדווקא אין בתקנות.

זה כל הנושא של

כמו שיש מאגר של נאמנים להליכים מורכבים או אם צריך נאמן מפעיל, צריך להיות מאגר לאנשים שההתמחות שלהם היא ניהול - - - טוב,

- - - יודעים לנהל משא-ומתן, שהם באים מרקע גישורי או באופן כללי מרקע של משא-ומתן. תודה.

הוא היה אמור להיות לפני שנה ורבע - - - כשאמרתי למישהו תודה אמרתי לו תודה. לגבי בעלי תפקידים, הכשרה - - - רגע. לגבי הנושא הזה של שיקום כלכלי, אני חושב שהוא צודק,

צריך לתת דגש גם עניין הזה,

אבל זה לא הגיע אחורה התיקון הזה. הוא עוד לא הגיע. וכשזה יגיע, גם הרעיון הזה יגיע יחד

כמה משרדי ממשלה באים לפה ומייצגים את הטענות של אחרים ואומרים: רגע, אני חושב - - - כשהן ראויות להישמע הן ראויות להישמע. כי עד היום אני לא מכיר. אני לא שמעתי אף פעם את האוצר מגיע לישיבה ומסביר את הטענות של הצד השני: אני מבין את משרד הרווחה ובהחלט חושב שיש תמשיכי ככה בדרך הזאת. אני חושב שאנחנו מיצינו להיום. אדוני מנהל הוועדה ינסה לראות, להאיץ את הקצב לישיבה הבאה. לפני שנצא לפגרת בחירות. אולי יום חמישי הקרוב? אוסאמה, אתה יכול לפנות את יום חמישי ולקחת כמה שעות טובות? בוא נעשה דברים טובים לעם ישראל, חוץ מטעויות. או חמישי או ראשון. בראשון אני לא יכול. אז ביום חמישי. אתם תהיו מוכנים עד חמישי? כן.

יש דברים שכבר אתם יכולים אולי להביא מתוקנים או שנשאיר כרגע ככה, גור? אם יש כבר תיקונים שאפשר להכניס, אז אנחנו נעדכן.

בוא תוך כדי תנועה. תחשבו גם על כמה דברים שדיברנו. אני רוצה להודות לכם. אני חושב שהישיבה הייתה מצוינת.

אוסאמה, שלח לי חשבונית על הייעוץ שאתה נותן פה. תודה רבה. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:56.